בוקר טוב לכולם, אני מתנצל על האיחור היו עוד כמה אני חושב שנתקעו כמוני, אבל ככה זה כשאין מטרו, נו ככה זה נראה. אני פותח את ישיבת הוועדה ואני רוצה לומר כמה מילים, קודם כל הישיבה היא לא בדיוק חלק מהישיבות שאנחנו מנהלים, אומנם אתמול היינו בישיבה שיותר מטפלת בהצעת החוק של המטרו, הצעת החוק של המטרו כמו שאתם מבינים איננה מתייחסת לא לתוואי ולא להסתכלות הכוללת של המטרות של המטרו ומה זה משרת באמת ומה זה מצליח או לא, אבל אני אמרתי וכמו מי שעוקב אחרי הדברים שאני אומר, אני יודע שאני משתדל לבצע אותם, אמרתי שאנחנו נעשה דיון בנושא הזה, כדי לשמוע ולקבל תשובות קודם כל איפה אוחז השלבים של מיזם המטרו וההתקדמות של המיזם, איפה אנחנו אוחזים, איפה אנחנו נמצאים היום, ובמסגרת גם הדיווחים לוועדה אנחנו צריכים לשמוע גם על המצב התכנוני של תמ"א 70 ואם היא אושרה, טרם אושרה, אז נשמע גם את הדברים הללו, וכמובן נתייחס גם למטרו עצמו. אני רוצה לומר כמה מילים בהתחלה, יש תכנון שהוא קובע עתיד של אנשים ועתיד של ערים שלמות, תכנון תחבורתי זה כלי להשפיע ולכוון אנשים היכן לגור, באיזה סוג תחבורה להשתמש, המטרו ישפיע על אזורים גדולים מבחינת תחבורה, מבחינת תעסוקה, מבחינת שווי נכסים, מבחינת איכות חיים. אני רוצה לומר רק דבר אחד קודם כל ואני אומר את זה גם בישיבות של קידום חוק המטרו, אני חושב שהוועדה ואני יכול לדבר בשם עצמי, אבל אני חושב שגם חברי הוועדה, כולנו מבינים את הצורך הגדול בלקדם את העניין הזה, הלוואי שהיינו במקום אחר בה מבחינת ההתקדמות של הדבר הזה, חבל שהדברים האלה לא נעשו בעבר, זאת אומרת בסדר הדברים צריך להיות קודם כל לעשות את זה ואחר כך לצופף את הערים, אבל אצלנו זה הפוך כי היינו עסוקים בדברים אחרים כנראה. ברפורמה, במהפכה המשטרית אתה אומר זה היה יותר חשוב. לא, לא, אני מדבר עוד בימים שאתה לא נולדת עוד אפילו כנראה, או שהיית צעיר עול לימים מה שנקרא, כי אנחנו רואים כמו שאמרתי פעם, במדינות באירופה גם מדינות שהן מפגרות אחרינו הרבה מאוד בכל תחום, אבל נושא התחבורה הוא נושא שעובד, קווי מטרו קווי רק"ל וקווים כאלה ואחרים שנמצאים ועובדים. התוואי של המטרו שאנחנו נדון בו גם היום חשוב לא פחות מהחקיקה עצמה, ולאור ההשפעה הגדולה של התוואי, יש מקום לבדוק, לשמוע, לפקח, ובכל מקרה אני כן חושב שגם אם זה לא בתוך רחוק עדיין זה ראוי להגיע לשולחן הוועדה, ולפיקוח של

הממשלה. בדיון אנחנו נשמע את נציגי הממשלה, לפי מה קבעו, לפי מה קובעים את התוואי, מה החלופות שנבדקו או נבדקים, ונשמע גם את הציבור, בהתאם לכך הוועדה תאמר את דבריה. אני גם רוצה שנבין כולנו כדי שלא נהיה שנחיה באיזשהו לה לה לנד, יש גופים שהם אחראים על תכנון, יש גופים שבהם מתנהלים הדיונים, חלקם עוד בימים אלה באותם מקומות, ששמה נדונים ענייני תכנון, ואנחנו כמובן הוועדה לא הולכת להחליף את מומחיותה ולהיות מתכנני ערים, זה לא אנחנו למרות שכל אחד יש לו איזשהו ניסיון קצר בחלק שלו בעברו במעורבות בדברים כאלה, אבל אנחנו רוצים לראות את התהליכים ורוצים לראות את התוצאות, זאת אומרת האם התוצאה בסופו של דבר נגיד יש אילוצים, אילוצים תכנוניים, אילוצים של קרקע, אילוצים של תקציב ודברים מהסוג הזה, אנחנו צריכים אבל רק כן להסתכל ולבחון ולראות,

האילוצים הללו כשאנחנו מדברים על פרויקט בסדר גודל כל כך גדול אולי הסדר גודל הכי גדול שנעשה בשנים האחרונות, לעשות אותו ובסוף לבוא ולהגיד אופס חבל שלא היינו קצת יותר מדויקים, קצת יותר ממוקדים ומצאנו יותר פתרונות, אז זה יהיה חבל ולכן זה הצורך בישיבה היום. אני מודיע לכולם, כל מי שירצה לומר את דברו יאמר את דברו אבל רק ברשות ורק על פי סדר היום, ואני לא רוצה להפוך את הישיבה הזאת לא לפופוליזם ולא לאמירות כאלה ואחרות, אנחנו באמת מנסים להיות ענייניים ולראות, ובסופו של דבר אנחנו נראה מה הוועדה תמליץ או תחשוב שנכון לעשות בעניין הזה, שוב ככל מה שאנחנו ידינו מגעת ומשגת. אז אני אבקש בתחילת הדיון מנציגי מי מציג את הפרויקט? אני מתחיל לא הפרויקט אני מתחיל תיכף ברשותך. תתחיל במה שאתה רוצה להתחיל. שלום לכל חברי הכנסת, קוראים לי שי קדם, אני מנהל את אגף תכנון במשרד התחבורה, מתכנן תחבורה ככה בעשור האחרון בממשלה ולפני זה בשוק פרטי, נמצאים איתנו כאן כמובן גם השותפים שלנו, חברת נת"ע שתציג אחרי באופן ממוקד יותר את סטטוס פרויקט המטרו, ולאחר מכן חברת נתיבי איילון שתציג עבורנו גם את התוכנית האסטרטגית, ואני יודע שכל אחד ואחת מכם ומכם באו מן הסתם כדי לדבר על סוגייה מאוד פרטנית בתכנון המטרו, אבל מכיוון שכמו שאתה אמרת ופתחת. אני אדייק אותך, זאת אומרת יכול להיות שחלק אחד מהציבור, כל אחד מגיע מהעיר מהמקום שלו. לא לא דיברתי על הוועדה דיברתי על נציגים רבים, ברור ברור ברור, בגלל שבסוף את הדיון מנהל מכיוון שאת הדיון הכל הכל לגיטימי - - סליחה סליחה סליחה זה לא לגיטימי, גברתי נפגשנו פה אתמול בוועדה נחמדה, אני מבקש לשמור אני מבקש גם אני מבקש ואני אעמוד על כך בהתחלה ומי שירצה להפוך את זה פה עכשיו לסימפוזיון. מכיוון שהנושא מורכב, היושב ראש וחברי הכנסת כמו שאמרת נגעו נגיעה קטנה בעבר או יותר מפחות בעולם התכנון, אנחנו רוצים רגע ב-10 דקות הראשונות שלי רגע להציג את התמונה הרחבה יותר. בבקשה. אז הסיפור הישראלי הוא סיפור מאוד מורכב בטח בעולם התכנון, אנחנו מדברים על גידול אוכלוסין גבוה יותר מפי שניים מהמדינות המפותחות, על צפיפות מאוד גבוהה, מדיניות פיזור אוכלוסין שתיכף נדבר על מה הקשר שלה לתחבורה ציבורית, רמת הפיתוח שלנו עדיין נמוכה ולכן הלחץ על התשתיות ילך ויגבר, אנחנו מדינה צעירה יחסית ומצאי התשתיות שלנו נמוך ביחס למדינות המפותחות,

היא לא היא לא רציפה והיא משתנה וזה משהו שמקשה עלינו. עוד מילה אחת על מימוש צורכי האוכלוסייה, אז לא מעט דיברו על משבר הדיור, והיום המדינה מתמודדת ותתמודד עם לחץ מאוד גדול לבנות יחידות דיור לדור החדש שנולד ולאוכלוסייה החדשה שנולדה, אבל בעולם התשתיות אנחנו נמצאים בפער אדיר, כמו שאמרת היה טוב אם המטרו היה כבר לפני 30, 40 או 50 שנה או התחבורה הייתה נראית אחרת, לצערנו אנחנו בפער הזה, ולכן מעבר לזה שאנחנו צריכים לדאוג לפער האדיר, אנחנו גם צריכים לבנות לדור ההמשך, ולכן עולם התשתיות ובטח התחבורה כמו שכולנו מרגישים כרגע נמצא בפער גדול. ב-2012 הממשלה מבינה את זה, שוב טוב היה אם זה היה קורה לפני, משרד האוצר ומשרד התחבורה מאשרים את התוכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית, היא לא תוכנית של קווים אלא היא תוכנית שאומרת לא עוד רק כבישים רכבת ואוטובוסים, אנחנו צריכים לדבר על שלד היררכי של תחבורה ציבורית ולקבוע יעדים ומדדים. מילה אחת על תכנון תחבורה באמת בקליפת אגוז, בסופו של דבר תחבורה ציבורית והסעת המונים אוהבת צפיפות, כשיש לנו צפיפות קל מאוד או יותר קל להביא קו, למלא אותו, לעשות אותו יעיל, כשיש לנו פחות צפיפות, כשהעולם מפוזר במרחב הפרברי והכפרי, יותר מורכב לייצר תחבורה ציבורית ושם הרכב הפרטי הוא הכלי המועדף, ולכן יש קשר הדוק בין תכנון, תיכנון שימושי קרקע לבין תכנון תחבורה, והתחבורה הציבורית וההסעת ההמונים מחפשת את הצפיפות. מאותה תוכנית ב-2012 משרד התחבורה מקדם באופן מאוד מאוד אינטנסיבי את אותו שלד תחבורתי הירארכי, שבבסיסו מערכות תחבורה עתירת נוסעים, שזה רכבת,

רק"לים, מערכות אוטובוסיות עתירות נוסעים, מעליו כמו שאתה דיברת על בירות אחרות בעולם או מקומות אחרים בעולם, אותה רשת שאמורה להזין את אותה מערכת כמו מערכת הדם מערכת או כל מערכת הירארכית אחרת, אוטובוסים, מוניות שירות, במקומות בהם יש מערכות טופוגרפיות בעייתיות אז כמובן רכבל, ומעל להכל באמת הולכי הרגל ורוכבי האופניים, בסוף גם אם אנחנו נעשה מערכת מצוינת אבל אי אפשר יהיה להגיע אליה, ואני מניח שמינהל התכנון יעל סלומון תתייחס לזה בעולמות תמ"א 70, כל המרחב שמסביב לתחנות הסעת ההמונים חייב להיות נגיש כי אחרת אי אפשר יהיה להגיע למערכות, ואותם מאות מיליארדים שהמדינה משקיעה במערכות הסעת המונים פשוט ירדו לטמיון. מאז 2012 המדינה אישרה לא מעט תוכניות אסטרטגיות ויצרה מערכת שלמה של תוכניות אסטרטגיות, ואני שמח להגיד שהיום עשור אחרי, אנחנו נמצאים כמעט בהשלמה שלה ועכשיו כבר בתהליכי עדכון שלה, נדבר גם על תהליך העדכון, אז הדרכים והמסילות שאושרו, מערכות הסעת ההמונים במטרופולינים, חיפה למטרוניות ורק"ל נופית, דן עם עדכון המטרו נדבר על זה גם בהמשך, ירושלים אנחנו מבינים היום שמערכת הרק"לים לא תספק את המענה לירושלים ובטח לא לקשר בין בית שמש לבין ירושלים שכנראה ידרוש מערכת מסילתית נוספת, בבאר שבע שאנחנו אמורים לסיים השנה את תכנית הסעת ההמונים שלה, כמובן המרחבים שבין המטרופולינים, אם זה נתניה חדרה, אשדוד אשקלון, יהודה ושומרון, מרחבים שבהם יש יישובים עירוניים גדולים וצריך להתייחס גם אליהם, נדבר עליהם גם היום במילה, רשת האוטובוסים שתמשיך להיות גם ב-2050, 2040 המערכת הכי חשובה לתחבורה ציבורית, גם בלונדון רבתי 80% מהנסועה קוראת באוטובוסים, רק 20 בטיוב זה מפתיע, אבל בסוף צריך להבין שעדיין האוטובוסים ימשיכו להיות רובד משמעותי ומשרד התחבורה מתעסק בזה. כן, יותר כדי לשרת את התחנות וכו'. גם וגם, לא בסוף יש מרחבים - - לפחות ליעדים עצמם. זה נורא תלוי, בסוף המדינה, המדינה שלנו עתירה בפיזור, ועדיין הרבה גם התנועות הספציפיות קורות לפעמים באוטובוסים, אין ספק אבל שזה כמו שאמרתי, זאת רשת מזינה גם לתחנות הסעת ההמונים ולמערים, למערים המרכזיים שאליהם כבר אי אפשר להגיע יותר, סוגיית ההליכה והאמצעים הריקים שדיברנו עליה מתקדמת גם היא, והמטענים והסחורות, ושוב כמו שאמרתי אני מקווה שהשנה עם סיום באר שבע נשלים את הכל, ואנחנו כבר נמצאים בתהליכי עדכון ונדבר עליהם גם. עוד מילה אחת על מתכנון אסטרטגי לביצוע, בסוף צריך להבין שהיום כשמדברים על המטרו רואים איזה נקודה מאוד ספציפית בתהליך התכנון, אבל התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך, וכשאמרתי שאנחנו בפער אדיר בעולם התשתיות, מצד אחד אנחנו נורא מנסים להאיץ את התהליכים, מצד שני צריך לזכור שאין מה לעשות, תהליך תכנוני שרוצה באמת להתייחס ללמוד ולהעמיק, צריך יש לו את משך הזמן שלו, התהליך מתחיל מתכנון אסטרטגי מערכתי נדבר עליו עוד מעט, מדובר על תכנון קונספטואלי של מרחב גדול, בסך הכל מדובר על סימון קווים עקרוניים על מפה, בעניין המטרו דיברנו עשינו את זה או ביצענו את זה ב-2016, בדיקת ההיתכנות אחרי שיש קו עקרוני על מפה מורידים אותו לקרקע, בעצם בוחנים של כל קו מול נתונים ספציפיים, שימושי קרקע, סטטוטוריקה, בודקים ביקושים, בודקים עלויות, ומנסים להעריך עד כמה הקו הזה יעיל או לא יעיל, בעניין המטרו בדיקת ההיתכנות שלו הסתיימה ב-2019. לאחר מכן עוברים לשלב התכנון הסטטוטורי, זה השלב שאנחנו נמצאים בו גם היום בחלק מהקווים, חלק מהקווים כבר סיימנו אותו, אבל הוא הקו שמייצר בעצם את תוכנית שימושי הקרקע המפורטת, אותו תב"ע שהיא מעין חוק ומתוקפה ניתן להוציא היתרים לביצוע, לעניין המטרו אז M1 דרום ו-M3 אושרו, ו-M1 צפון ו-M2 הופקדו, ואנחנו נמצאים עכשיו בדיונים ועליהם בדיוק דיברת. השלב הבא אחרי התכנון הסטטוטורי יוצאים לתכנון מפורט ולקידומי זמינות, בעצם עושים כבר את התכנון ברזולוציה הגבוהה ביותר שמאפשרת להוציא היתרי בנייה של כלל המערכות, זאת בהתאם לתב"ע כמובן, מקבלים היתר בנייה ומתחילים לממש את קידומי הזמינות, כלומר לפנות קרקעות להעתיק תשתיות, כדי שהחלק שהזוכה או הקבלן שמבצע את הקו יוכל לבצע את זה, המטרו אמור להתחיל בתכנון מפורט, אנחנו כבר בשלבים ראשונים אבל באמת באמת בעשייה מאוד נמרצת בתחילת 2024. מה הסטטוס כרגע של התשתית? אז קרן תציג תיכף, קרן תציג תיכף, ואני רק פה מראה רגע את העקרונות של תכנון, והביצוע כמובן תחילת ביצוע בפועל גם הוא לוקח הרבה זמן, אז כמו שאתם רואים אם ב-2016 אישרנו את התוכנית האסטרטגית של הסעת ההמונים שממנה נגזרו קווי המטרו, אנחנו מקווים לצאת לביצוע ב-2026 בערך עשור לתהליך כזה מתמשך. אז איך זה קרה במטרו? באמת הייתה את תמ"א 23/א/4 שדיברה על מערכת של שמונה קווים או שבעה קווים, רק"לים ו-BRT, אבל ב-2016 אנחנו מבינים שזה לא מספיק, ולכן אנחנו מקדמים את התוכנית האסטרטגית להסעת המונים במטרופולין דן, זה תהליך של שנתיים, שוב לא לאחר יד שמנוהל בוועדת היגוי ביחד עם מרבית משרדי הממשלה והגופים המפתחים, ובהתייעצות עם רשויות מקומיות, זה כולל השוואות בינלאומיות, זה כולל ניתוח תוכניות קיימות ועתידיות, בדיקה של מועסקים ואוכלוסייה ותרחישים שונים לנושא הזה, יעדים וקריטריונים, השוואת חלופות, נבחנו דרך אגב בתוכנית האסטרטגית 80 חלופות שונות, בחינת רגישות, והסכמה על חלופה נבחרת, שוב מדובר ברשת קווים סכמתית לחלוטין, היא עוד לא יושבת על הקרקע באמת. התוכנית הזאת מתמקדת ושוב בגלל המחסור האדיר בתשתיות והרצון שלנו להתקדם מהר, מתמקדת בגלעין ובתב"עות הראשונה והשנייה של המטרופולין, אנחנו ידענו שיש פערים ושיהיו פערים, ידענו את זה כבר בשלב הזה ואמרנו אין מה לעשות אנחנו חייבים להתקדם מהר, להשיג יעדים אנחנו נשלים אחרי זה את הטבעת השלישית. אחרי זה כמו שאמרתי יוצאים לבדיקות ישימות ב-2019, מגדירים הגדרות מאוד ספציפיות, קרן אולי כנציגת נת"ע תסביר אחרי זה יותר על בדיקת הישימות, אבל בשורה התחתונה אנחנו יודעים ומזהים שחסרים לנו עוד כמו שאמרנו מסדרונות, שאנחנו תיכף נדבר על מה אנחנו מה אנחנו מזהים. אז זיהינו למשל שבתוכנית שלנו תכנית 2016 וכמובן בתוכנית המטרו חסרים, יש חוסר בדרך מספר 4 לאורכה, יש חוסר במרחב ראש העין אלעד כפר קאסם ושהם והקשר של כביש 5, יש חוסר בדרך מספר 40, יש חוסר במרחב המטרופוליני שבין דרך מספר 4 לדרך ,20 מה שבתוכנית תמ"א 23/א/4 היה הקו הצהוב, יש חוסר בדרום מערב המטרופולין, יש שם עומס מאוד גדול שאנחנו צריכים לטפל בו ובכלל המרחב של אשדוד אשקלון ומרחב נתניה חדרה שהוא קריטי למטרופולין, אי אפשר להגיד שנתניה וחדרה ואשדוד ואשקלון לא מקבלות חלק מהשירותים מהמטרופולין, אז אנחנו חייבים להתקדם גם אליו, אבל אמרנו בסדר אנחנו עושים את זה במקביל, בינתיים נת"ע מקבלת את המטלה שלה מהממשלה להתקדם עם תכנון המטרו לסטטוטוריקה, ואנחנו במקביל ממשיכים בעבודות ההמשך. אז מה מעבר לזה? מה עשיתם עם זיהוי החוסרים? או הנה אני אומר עכשיו, אז אישרנו ב-2020 את התכנית האסטרטגית להסעת המונים אשדוד אשקלון, תוכנית שמדברת על קווי הסעת המונים בין אשדוד לאשקלון, בן אשדוד לרחובות, תוכנית שלמה דרך אגב מפורסמת באתר שלנו, ותכף אני אסביר מה עושים ממנה, אותה תוכנית שמציגה קווים ואיך הם מתקשרים למטרופולין. אישרנו ב-2021 את התוכנית לחדרה נתניה ואת הקשר שלה למטרופולין, גם כן תוכנית עם קווי הסעת המונים, אנחנו נמצאים היום ומיכל מנתיבי איילון שעושה את זה עבורנו תציג, אז אנחנו נמצאים היום בסיום התהליך של עדכון התוכנית האסטרטגית של מטרופולין דן שבדיוק עונה על הפערים בתוך המטרופולין, אותו מזרח מערב, אותו כביש 4, אותם דברים כאלה, תכף נראה לכם דוגמאות ראשוניות לתהליך כי אנחנו נמצאים עוד בעבודה, ובעצם האוצר תיקצב אותנו ב-300 מיליון שקל שמתוכם כבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו כבר מימשנו 25 מיליון שקל, תיקצב אותנו ב-300 מיליון שקל להמשך בדיקות ההיתכנות והתכנון של אותם קווי,

מתי היה התקצוב הזה? התקצוב הזה קורה ב-2023, 2024, אנחנו השתמשנו בתקציבים. זה אושר? כן כן ממש עכשיו עכשיו, ואנחנו את כל מה שרואים פה בעצם - - לא, לא לא, אני לא סתם שאלתי על זה. הוא השתמש בתקציבים לפני לא ממה שאישרתם.

אני לא סתם שאלתי את זה, בגלל שזה היה חלק מהדברים שאנחנו דיברנו כאן בוועדה בתחילת הדיונים, והובטח גם בישיבות שהיה לנו מול משרד האוצר ומשרד התחבורה, הובטח שהדברים האלה ייכנסו לבדיקה והשלמת חוסרים ויתוקצבו בהתאם, ולכן אני שואל כי גם כשמקיימים הבטחה אז גם צריך לומר אתה לא רק שמפרים אותה, ברור שזה לא התקציב הכולל של הכל. לא כבוד היושב ראש אני אדייק אפילו יותר, בעצם התקציב שהיה לנו כי זה כן נושא שמעסיק את חברי הכנסת, בתקציב שהיה לנו הצלחנו לייצר את התוכניות האסטרטגיות, התקציב שניתן לנו הוא התנאי להמשך התכנון של בדיקות ההיתכנות והתכנון הסטטוטורי, אז צריך להבין אם היינו נשארים רק עם התוכניות האסטרטגיות זה לא היה עוזר לנו באמת. בדיוק, זו הייתה בדיוק הבקשה. אבל התוכנית האסטרטגית מה היא ל-2023?

התוכנית היא ל-2050 היא מראה קווים,

מקודם כשהראיתי - - עכשיו, התוצרים של התוכנית האסטרטגית מראים את החוסרים הללו. ומה ההצעות. אבל אם אתה לא תתקצב את זה ולא תתחיל לעבוד עכשיו על הפתרונות הללו, אז אתה תישאר עם התוכנית האסטרטגית שאומרת שיש בעיה. בלי זה ובלי זה אי אפשר, גם בלי זה וגם בלי זה אני לא זה, ובעצם במקביל לזה כמובן אנחנו מקדמים פתרונות ולא מחכים רק לזה שכל המערכת המטורפת הזאת תהיה. זהו אז זה האירוע כרגע. מה זה קידום פתרונות 2030? שוב אנחנו מדברים היום על הסעת המונים ועל מערכות כבדות של הסעת המונים, בין אם זה לאילת, בין אם זה עוד קווים לאזור השרון לדוגמה, בין אם זה אזורים בין נתניה לזה, זה המערכות הכבדות שלנו, בינתיים אנחנו לא יכולים כמו שראית, תהליך של תוכנית תשתית גדולה, גם תכנון לוקח הרבה זמן וגם ביצוע, אתה וכזה משרד התחבורה בטח - - אתה - - המסלול המהיר, לא יהיה לך יותר מעורבות של מישהו - - נכון, ועדיין רגע ועדיין בתווך הזה שבשנים האלה אי אפשר להמתין, בתווך הזה נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים, - - שירות של תחבורה ציבורית, מהיר לעיר לדוגמה. מתי מסיימים מהיר לעיר? עד 2030 יסתיים מהיר לעיר? מהיר לעיר יסתיים עוד שנתיים, מה שהיה בעיר לעיר, זה הנת"צים שאושרו ב-2015, אבל אנחנו עוד נת"צים אנחנו כבר בשלבים מאוד מתקדמים כבר במסגרות אחרות. מה שבונים עכשיו עוד שנתיים רק יסתיים? נורא תלוי, מהיר לעיר היא תוכנית לאומית. נגיד כפר סבא, הוד השרון.

ראש העיר עצר את הנת"צ אל תספרו סיפורים. זה מה שהוא התחיל לומר. לפחות תן לי, אני מנסה להוביל. אני רוצה להגיד, לא אני רוצה להגיד מה אנחנו מתכננים, בסוף המציאות יותר מורכבת.

בהוד השרון ראש העיר מתייסר מול הנת"צ וברעננה אין נת"צ ואני שמח על זה. גם תושבי הוד השרון מתייסרים, אני אישית מתייסר. סליחה אף אחד לא מדבר בלי רשות ולא ללמוד מחברי הכנסת כי להם יש מלך פורץ דרך, ומי שרוצה להתפרץ באמצע אנא שייבחר קודם לכנסת. אני רוצה שתיתן את התשובות אבל אני רוצה גם לומר לחברי, אני לא הייתי רוצה שמכל הדיון הגדול הזה בסוף נתקע על נת"צ אחד או שניים או שלושה ושזה חשוב, ואני מכיר את סוגיית הנת"צים אתם יודעים את עברי, ואני גם ניסיתי גם אחרי שכבר עזבתי את הרשות כן לסייע בתוכנית המהיר לעיר שהייתה בערים, בעיר לפחות שאני הייתי. אצלכם הכל מהיר. כן זה העיר הכי פחות צפופה במדינת ישראל שמה אין שום בעיה הכל מהיר, אבל אני כן רוצה שתיתן תשובות לחברי הכנסת. עכשיו בסוף? לא לא בעניין הזה מה שהוא שאל תוך כדי. אז אני אגיד לגבי אין פתרון כרגע בטווח הזמן של העשור הקרוב חוץ מהעדפה לתחבורה ציבורית, מהיר לעיר הייתה תוכנית של 2015 שכללה למיטב זכרוני 11 ערים, התוכנית היום מתוך הנת"צים שאושרו בה בסופו של דבר מתקדמים 70% מהם, בין היתר בגלל התנגדויות כאלה ואחרות של גורמים שונים, השלב הזה השלב, רגע אני עונה אני עונה השלב הזה מסתיים.

מתקדמים זה מבצעים כבר מבצעים, השלב הזה מסתיים. שנייה אני מכיר שרוצים לבנות משהו - - אני מקדיש 5 דקות לא לנת"צ. שלט שבא ואומר התחלה סיום או משוער, אני מקבל שנה עיכוב, במדינת ישראל זה נראה לי בגדר הנורמלי, שנתיים עיכוב יש נגיד בקווים מסוימים, עכשיו קו האדום זה כבר שנתיים ברכבת הקלה, כמה זמן היה עיכוב? זה תלוי ממתי סופרים. מאיפה שאתה רוצה תספור. אוי כמה שאתה צודק. חבר הכנסת תראה אני אגיד כשאנחנו נכנסים למרחב האורבני המרחב העירוני, ואני חושב שחוק המטרו מנסה לעשות, אבל למטרו אני חושב שחברי הכנסת יסכימו שאולי הפתרונות היותר חזקים חשובים, בסוף כשאנחנו מדברים על תשתיות רכות כמו נת"צ, כמו שביל אופניים, כמו הליכה, בלי שותפות של הרשויות המקומיות אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אז הרשויות המקומיות מעכבות? אף אחד לא שוב אני אומר אני לא רוצה להאשים אף אחד, לא לא מאשים אף אחד, בסופו של דבר אני חושב שמהיר לעיר, רגע רגע אני אני אענה אני לא מתחמק. אל תכריח אותו לומר את זה, תשאל את ראשי הערים הם יגידו לך, הם לא מתביישים לומר. רגע, במהיר לעיר , רגע אני אתייחס. אתה מקבל עדכונים.

לא אני ממש לא מקבל עדכונים, אני מנהל את אגף תכנון ואני מכיר היטב,

חבר הכנסת אני מכיר היטב, בשמונה שנים האחרונות אני במשרד התחבורה ואני מכיר היטב את התהליכים. אני חושב שמהיר לעיר שנעשתה ב-2015 הייתה רצופת כשלים גם מהצד שלנו, ואני חושב שבשנים האחרונות למדנו והתמענו גם את הצורך לעבוד בצורה משותפת הדוקה עם הרשויות המקומיות, במהיר לעיר לצערי זה לא קרה בצורה המיטבית עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר, עדיין בניגוד לתשתיות אחרות בלי שותפות מלאה של הרשויות המקומיות יהיה קשה, ואני מקווה שעכשיו אנחנו נעשה את זה בצורה טובה וטובה יותר בסוגיית נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית ונגיע גם להישגים גבוהים יותר, במידה ויש לך לגבי נת"צ ספציפי אני אשמח לבדוק ולתת לך תשובה.

אני לא מסתיר את זה שהייתי - - בסדר גמור מותר לך, אנשים פונים אליך מה קרה,

אני רק רוצה לומר לפרוטוקול, כי אני חושב שיש פה פער והוא מתאפיין אולי בנקודה הספציפית הזו על נת"צ אחד או שניים, זה ממש לא נת"צ אחד או שתיים, זה גוש שלם של ערי השרון שסובלים מהתארכות פרויקט, עזוב את היומיום של הפרויקט, הפסקות חשמל, בורות בכביש, התחלת עבודות בלי להתריע, שחוק המטרו מאפשר בדיוק את זה ואנחנו דיברנו על זה בפרקים אחרים, שבסוף יש תושב בקצה שמורידים לו את החשמל והרשות אפילו לא אמורה לדעת את זה, אבל אני רק אומר. בינתיים רוב הפרויקטים האלה, זה שאתה מיישר את הנת"צ ואז אוטובוסים לא נוסעים שם. לפחות אצלך יש כבר נת"צ.

יש במשה סנה ברחוב הראשי, אתה רואה לא מעט ראשי ערים שאומרים לך עשית נת"צ, אבי גרובר ראש עיריית רמת השרון, ואז פעם בחצי שעה עובר אוטובוס בשביל נת"צ שנוסעים בו לפני המהיר לעיר 23 אוטובוסים בשעה, ואחרי 26 אוטובוסים בשעה אתה לא לוקח את הרחוב הראשי שלך, חצי ממנו מעביר לתחבורה ציבורית שפשוט לא נוסעת, אז למשל כראש עיר באתי למשרד התחבורה וביקשתי תגבירו את תדירות הקווים בכל העולם אוטובוס נוסע כל 5 דקות, ילדים בכיתה ד' אומרים לי, תקשיב לי ראש העיר, אני לא אאחר לחוגים, אני לא זה כשהאוטובוס לא מגיע, האוטובוסים פשוט לא מגיעים, אין כמעט אוטובוסים, גם אלה שאמורים לצאת הרבה פעמים לא יוצאים, ואתה מגיע לרמת שירות מאוד מאוד נמוכה ונתיבים שעומדים ריקים, ואתה רואה את זה בהרבה מאוד רשויות, תביאו אוטובוסים נוסעים, תגרמו לאנשים לעבור לאוטובוסים, ואז באמת יהיה לי מה לעשות בנת"צים האלה.

אני רק מזכיר שהייתי באמצע ועוד אפילו בעלייה.

אני חושב שיש מוסכמה פה - - אתה על נת"צ עכשיו. לא איזה נת"צ, הוא במצב טוב.

יש שני סוגים של התמודדויות בעניין הזה, אחד מה שאמר ראש העיר, שתיים מה שאתה אמרת, אתה דיברת על משהו אחר לגמרי, תגיד אם אני הבנתי אותך נכון, כי אני רוצה לכוון את הדיון לשמה כדי לסיים אותו בחלק הזה. אתה בא ואומר ההימשכות של הפרויקט, אתה לא מדבר כרגע על עצם, יש מקומות יכול להיות שיש - - אני ישבתי השבוע בתכנון,

מקורות, סלקום, בזק, כל הגופים האלה אתה מנסה לשבת איתם כדי לתכנן והם סוג של אומרים לך אני לא בא פה בשביל בפרויקט. בשביל זה עשינו כאן את תשתית, גרובר אני אבוא אליך למועצה - - רגע אני מבקש לתת לחבר הכנסת שירי לסיים את ענייניו בעניין הנת"צים. אני לא רוצה לדבר על הנת"צים אני אגיד למה, אני הגעתי לזה מהנת"צים מהסיבה הפשוטה שבעיניי, וזה דיון יותר מלמעלה, אני חושב שאין פתרונות אמיתיים ב-2030, אני חושב שלכתוב פתרונות תחבורתיים ל-2030 זה קצת לזרוע חול במחילה בעינינו. אבל ברור שכל הפתרונות האלה הם עד שיבוא הפתרון הגדול יותר. אבל אתה רואה שאני בעלייה תן לי, אני חושב שאין פתרונות אמיתיים ואני חושב שאנחנו לא משקיעים מספיק בנושא התחבורה הציבורית בטח במטרופולינים, ואני בא ואומר אני הייתי שמח לראות תוכנית אסטרטגית שמדברת על 2050 שיש בנאצ' מארקים שאתה בא ויכול לשפוט את זה, לפי איך זה הולך מה זה הולך וזה לא קיים היום, הפער בין השיח פה ובין השקפים לבין המציאות הוא פער עצום תשובה. חבר הכנסת גם ל-2040 גם ל-2050 התוכנית מלאה ועמוסה ביעדים מדידים שאנחנו נצטרך לעמוד בהם ולהראות אותם וזה לטווח ארוך. אין שום יעד שהמדינה שמה ראה חוק האקלים, היעדים מדהימים, אתה מגיע לפרקטיקה אין כלום. רגע, אמרת האם בתוכנית יש יעדים ומדדים? יש יעדים ומדדים ואשמח לשבת להציג את זה בישיבה ארוכה ושלמה. עומדים ביעדים? כרגע אנחנו בעבודה לקראת עמידה ביעדים, היעדים הם ל-2040 ול-2050. נאור תקשיב, נגיע למטרו ואני אומר עוד פעם, הוא ענה לך כרגע ל-2050 לגבי הוא לא הספיק עוד לענות על 2030, אבל אני אומר לך כבר מראש, כל הפתרונות של 2030 הם ודאי הרבה יותר מאולצים ויותר בעייתיים מהפתרונות שאתה מתכנן אותם כבר טווח ארוך קודם ובתקווה שהם יעמדו בזה אנחנו צריכים לפקח עליהם, כמה זמן אתה מתכנן להישאר בכנסת בשנים הקרובות? אין פיקוח אמיתי. הוועדה האחרונה שאתה יכול להגיד שאין פיקוח זה פה. לא, יש פיקוח אין שיניים. יכול להיות שאין שיניים.

אתה היום קונה דירה, מוסרים לך אותה עוד שלוש שנים מתאריך היעד מישהו משלם, במדינת ישראל התקבע נוהל שהממשלה יכולה לקבוע יעד, להפר אותו בצורה בוטה ואף אחד לא משלם מחיר, חברה אומרת אנחנו מסיימים, אחרי שלוש שנים לא קרובה לסיים ואנחנו הכל בסדר, שוברים רחובות,

תשתיות, תושבים כלום, אף אחד לא משלם מחיר.

ומאחר שיש לי הרגשה שזה הולך להיות גם הלאה ככה, אנחנו נעשה את מיטב מאמצנו כדי לשבת ולבדוק ולעשות ישיבות, לצורך זה גם יש גם החקיקה עצמה ואולי אנחנו גם נוסיף דיווחים מעת לעת על ההתקדמויות של הדברים, אבל להגיד לך שאם אתה חושב שאם אתה תאמר את הביקורת הזאת עכשיו מחר זה ייפתר הלוואי אני איתך ביחד בעניין הזה. אני אסיים ב-2030 ואני אעביר את השרביט לנת"ע רגע רצית משהו חיים ברוידא ראש העיר. אני מציע למשרד התחבורה, בואו תיכנסו מחר ותעשו נת"צ ברעננה באחוזה מחר אני רק מנסה להסביר לכם, ברעננה ברחוב אחוזה יש 58 כניסות ויציאות, אתם רוצים לסגור 28 יציאות וכניסות לאלתר 21 מיליון שקל השקענו ברעננה על עיר חכמה, יש היום רמזור חכם, למה אתם מתעקשים ללכת לתהליך שהיה לי נכון לפני 15 שנה בשביל שהאוטובוס יגיע דקה ועשרים שניות לתל אביב יותר מהר?

חיים הוא הבין וגם אני הבנתי אפילו, תשובה האם יש מערכות אחרות שיכול להיות שיכולות להתאים יותר למקומות מסוג כזה שאת הרחוב הזה שכולנו מכירים עם כל כך הרבה כניסות לתוך העיר? כאשר רוצים לממש נת"צ ימני ולתת לו העדפה גבוהה לאוטובוסים בתדירות גבוהה ו-23, 25 ו-30 אוטובוסים זה אוטובוסים בתדירות גבוהה, אין ברירה אלא לבטל חלק מהכניסות והיציאות, כן טכנולוגיה יכולה לסייע בחלק מהמקומות יכולה לעזור אבל במאקרו.

כן כמובן אבל במאקרו אין מה לעשות, כניסה לתוך זכות הדרך הקיימת בתוך עירי היא כואבת מאוד אין מה לעשות. 2030 אני רק אסיים, 2030 אז אני אומר מעבר ל נת"צים אופניים שבילי הליכה שתוקצבו באופן מאוד מאוד יפה, ב-2030 במטרופולין חיפה צפויה כבר להיפתח רק הקלנופית ועוד קווי BRT חדשים מטרונית חדשים בקרית אתא, בטירת כרמל, במטרופולין תל אביב אמורים להיפתח שני הקווים הנוספים, ובירושלים כבר אמורים להיפתח גם עוד שני קווים נוספים, כך ששוב לא לבדו יעמוד נת"צ. מצד שני צריך להבין כמו שאמרת בצדק, מדובר על בסוף הפתרון המלא יגיע לצערי כי התחלנו מאוחר, יגיע בשנים יותר מאוחרות עם ההשלמה. שאול אייל ואני מכפר סבא נציג תושבים, יש זמן סיום לישיבה? אחד ושניים האם יינתן לנו גם הזדמנות בשביל מה שבאנו? קודם כל לגבי זמן הישיבה אני לא יודע להבטיח כרגע מתי היא תסתיים אבל הדד ליין הוא בסביבות בין 13:00 ל-14:00, לגבי העניין השני, אני חושב שאם הייתם שומעים אותי בהתחלה ולא מדברים אמרתי כבר בהתחלה, כולם ידברו כמובן בקצרה בצורה מסודרת והכל אבל כולם ידברו, אם רק כל הרצון הוא לבוא לומר את שלכם וללכת, אז אני יכול לשנות את סדרי הדיון ולגמור את זה ככה, לא אני אומר, אבל מאחר ואני לא רוצה שזה יהיה ככה אז תתנו לי לנהל. אני רק חיפה פחות מעניינת אותנו כאן. כן אבל בדיוק זה ההבדל ביני ובינך, שאותי גם כפר סבא מעניינת, וגם חיפה מעניינת, וגם אלעד מעניינת וגם ראש העין מעניינת, זה התפקיד שלנו מה לעשות, כן בבקשה. אפשר רק עוד מילה לגבי הנת"צ בכפר סבא להשלים את הסוגייה? אם ממש נקודתי על העניין, שם ותפקיד. שמי הדר לביא אני חברת מועצת העיר ומייצגת תושבים מתוקף כך, אני מסכימה מאוד עם התפיסה של תחבורה ציבורית, כפר סבא בעד נת"צים ורוצה לקדם תחבורה ציבורית, מה שקרה בוויצמן לצערי זה בדיוק מה שאומרים פה ראש עיר לצידי זה לא עובד, כולל אוטובוסים שלא נוסעים על הנת"צ, כיוון שמלכתחילה הנתיב שלהם הוא לפנות לתחנת רכבת ימינה, אז המחיר ששילמו הוא לא רק בעבודות, היינו סובלים את העבודות אם בסוף היה יותר טוב, השירות עכשיו לא מספיק טוב.

אני רק מתקן את מה שאמרתי לך מקודם עדכן היועץ המשפטי, אנחנו אמורים מב-12:30 לסיים את הדיון, אז לכן אני מבקש באמת לקצר בנקודות הללו, כן בבקשה. אז אני מסכם ואומר התהליך התכנוני הוא תהליך ארוך, מתחיל מהאסטרטגיה עד ביצוע, במקומות שבהם יש פערים אנחנו כבר יודעים להגיד לאיזה כיוון צריך ללכת, והתקציב של 300 מיליון שקל שניתן לנו בתקציב הנוכחי יאפשר לנו להמשיך ולקדם את זה, אני מעביר מפה לקרן כץ מנת"ע. שהיא אמורה להציג לנו מה? שקרן אמורה להציג את הסטטוס של התכנון של פרויקט המטרו היום, וקצת איך התקבע התכנון הסטטוטורי שלו. כן בבקשה. בוקר טוב, קרן כץ מחברת נת"ע, סגנית ראש מנהלת המטרו, אני אציג את פרויקט המטרו ואת התהליך התכנון לאורך השנים. אבל תשתדלי להתמקד בשנים האחרונות וקדימה, אנחנו את ההיסטוריה כבר דיי מכירים. וגם שי כבר

אז חברת נת"ע חברה ממשלתית

משרד התחבורה, אנחנו אמונים להוביל את התכנון, את הביצוע של מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב, את הרשת של קווי המטרו אני מאמינה שכולם מכירים כל מי שהגיע לפה וגם מי שלא, אנחנו מדברים על 150 ק"מ בתת הקרקע 109 תחנות, אנחנו מדברים בעצם על 2 מיליון נוסעים בשנת 2040 כאשר כל הרשת תושלם ו-24 רשויות עובר ב-24 רשויות, הקווים האלו יתווספו לשלושת קווי הר"קלים שכרגע בביצוע והקו האדום שהושלם, מבחינת הפרויקט, פרויקט אחד הפרויקטים המורכבים ביותר שמקודמים במדינת ישראל. אוקיי אז הליך התכנון בעצם הליך התכנון הוא תהליך אבולוציוני, בעצם התחיל כל התהליך של המטרו התחיל עוד ב-2012, אני לא אפרט את הכל אבל אנחנו מדברים בעצם על כמעט עשור שאנחנו מדברים על הפתרון שקוראים לו מטרו ב-2012 משרד האוצר ומשרד התחבורה הובילו תוכנית של מה אנחנו בעצם, מה אנחנו צריכים בעצם בשנת 2040 התוכנית האסטרטגית היא תכנית ברמת המדינה. ב-2016 נעשתה תוכנית אסטרטגית רק למטרופולין תל אביב, שבו הוגדרו בעצם שנדרש להוסיף עוד שלושה קווי מטרו על מנת לשפר את רמת השירות של התחבורה הציבורית במדינת ישראל, כאשר אנחנו בנת"ע מ-2016 עובדים על תכנון קווי המטרו, התכנון השתנה,

הוא שותף עם ראשי רשויות ועם מהנדסי הערים, ואנחנו עברנו למעלה מ-300 ישיבות עם כל הרשויות, על מנת להגיע לפתרון ולטייב ולהביא את התכנון הכי טוב והכי מקצועי. אני אדבר בהמשך על השיקולים ומה העקרונות שליוו אותנו בתהליך התכנון, כרגע אנחנו מדברים בעצם על שלוש תוכניות מאושרות מתוך חמש, ועוד שתי תוכניות בשלבים סטטוטוריים מתקדמים. אז איך אנחנו התחלנו ב-2016, אז התוכנית האסטרטגית המליצה על תוספת של שלושה קווי מטרו למטרופולין תל אביב, ורואים פה את שלושת הקווים וככה אנחנו קיבלנו, קיבלנו פרוזדורים, חברת נת"ע קיבלנו צפון דרום עם שתי זרועות צפיות ושתי זרועות דרומיות, קיבלנו תוואי של פרוזדור שאמור להיות ממזרח למערב, ועוד תוואי שהוא חצי מעגלי שאמור בעצם לעשות את החיבור ולייצר את הרשת במשך השנים וזה התוואי שהגענו, הגענו אליו ורואים אותו שהוא לגמרי יש המון המון שיפורים ושינויים, וכל התהליך הזה לווה גם מבחינת כל הרשויות וגם מבחינת מינהל תכנון, ועברנו תהליך של מיקום התחנות, השיקולים של איפה למקם את הדפו. אז מה הם העקרונות ומה הם העקרונות שליוו אותנו לאורך התכנון ולאורך הדרך, אז קבענו מספר עקרונות אני כבר אציין, אנחנו מסתכלים בסופו של דבר להביא את הפרויקט הכי טוב, השיקולים שלנו הם מקצועיים, אנחנו קבענו את העקרונות האלה ולא את כולם אפשר לממש את כולם, כלומר זה לא שאנחנו צריכים, אנחנו הלוואי ויכולנו שכל השיקולים האלה יהיו במאה אחוז. אז בוא נדבר על מה הם השיקולים, קודם כל אנחנו לקחנו את כל המוקדים, כל המוקדים של התעסוקה ושל המגורים העתידיים והקיימים, מיפינו את כל, מיקמנו אותם וראינו איפה אנחנו רוצים להגיע, לאן אנחנו רוצים להגיע, איפה אם זה אזורים שמתאפיינים מבחינת סירקין, ואם זה תעש השרון וכל התוכניות העתידיות הגדולות וגם איפה - - אבל אותי מעניין לדעת לאן לא הגעתם, זה יותר מעניין אותי לדעת כרגע לאיזה אזורי תעסוקה עתידיים או קיימים ולאיזה מקומות שבהם גרים הרבה אוכלוסייה לא הגעתם. אז אני אפרט בהמשך לאורך התהליך. מבחינת מוקדים אנחנו גם דיברנו על איזה מוקדים מטרופולינים אנחנו רוצים להיות שמה, אם זה תרבות ואם זה בתי חולים ואם זה אוניברסיטאות, ואת כל המוקדים שאנחנו רוצים להיות שם מבחינת שאנחנו צריכים מבחינת הביקושים ומבחינת המקומות שאנחנו צריכים להיות שם. דבר נוסף שהנחה אותנו זה קישוריות, קישוריות עם אמצעי תחבורה נוספים, שאם זה רכבת קלה, ואם זה תחנות רכבת הכבדה כמובן, ואם זה מטרו עם מטרו, כלומר כל החיבורים האלה לאפשר את המעבר ואת רמת השירות שאנשים יכולים לעבור בין אמצעי תחבורה לאמצעי תחבורה, כדי שכל הרשת הזאת תוכל לאפשר לו להגיע ממקום למקום. מבחינת היעדים אז נקבעו לנו בתוכנית האסטרטגית יעדים, אם זה רמת שירות, ואם זה רמת כיסוי, זה אומר למשל אנחנו מדברים בעצם על רמת הפיצול, שאנחנו נוכל בסופו של דבר אחד האתגרים היה, זה ש- 40% מהאוכלוסייה תשתמש בתחבורה ציבורית, איך אנחנו עושים את זה, אז זה אומר של איפה אנחנו עוברים, רמת הכיסוי של כמה אנחנו בעצם מגיעים לאוכלוסייה ולתעסוקה, והדבר אחד החשובים, זה שהמטרו בעצם יהיה יותאם ויתוכנן מבחינה אופטימלית. אז אלו העקרונות שאני כבר אומרת, ואנחנו ניסינו שנוכל בעצם להגיע לכל העקרונות האלה אבל לא להכל, לא הצלחנו להכל, מבחינת השיקולים בסופו של דבר המטרו ובעצם המופע שלו והשירות שלו זה התחנות, אז אותו דבר כאן גם כן מבחינת המיקום של המוצאים, גם פה ישבנו עם הרשויות ואיפה אנחנו.

אני הייתי מציע להתקדם וזה אנחנו יודעים שישבו ועשו, עוד מילה אחת אני שומע אותך אתה יוצא החוצה, עוד מילה אחת, לא יהיה פה דואליות בניהול של הדיון, אתה רוצה להחליף אותי אמרתי לך מה הדרך. מה הדרך להיבחר לחבר כנסת? הצעתי לו, הצעתי לו.

נו מה לעשות. ככה יותר משתלם. התכנון שלנו מבוסס על התוכנית האסטרטגית שהגדירה בדיוק את הצבעים את הפרוזדורים וזה מה שציינתי, היא מתוכננת ל-2040, שקודמי שי קדם בעצם ציין את התוכנית המשלימה, אנחנו בעצם לקחנו את התכנון של כל אזור המטרופולין, ולקחנו את כל התוכניות המחוזיות. חברים, אתם רוצים לשמוע או רק להשמיע? אפשר להפוך את זה אין בעיה, להשמיע ומה שיישאר זמן נשמע, אין בעיה אין שום בעיה, כן. את כל התוכניות העתידיות מבחינת המחוזות משתי המחוזות, התוכניות כל התוכניות האסטרטגיות לדיור, וגם ישבנו עם כל רשות מבחינת תוכנית המתאר שלהם, כדי לגבש את התוואים. עם כל ראש עיר ישבתם? או נציגים שלו כן. כולל המכתב שהוציא ראש עיריית רעננה לשרה לשעבר? שבה הוא ביקש לשנות את התוואי? הייתי שמח לראות מפגש אחד ביומן שלכם שראש עיריית רעננה או ביומן שלי שזימנתם אותי לפגישה, הייתי שמח שתמצאי ביומן. עם כל ראשי הערים, אתם דילגתם על ראשי הערים. או עם באי כוחו ועם מהנדס העיר אנחנו ישבנו די הרבה. אבל יושב פה ראש עיר שאומר לך שלא ישבתם איתו. ו/או עם באי כוחו. מה זה באי כוחו? מי בא כוחו, ראש עיר, מי זה בא כוחו? מהנדס העיר. מהנדס העיר פועל בניגוד לדעתו של ראש העיר? לא ראיתי דבר כזה, אין דבר כזה, אתם לא ישבתם עם ראשי ערים, לא שאלתם את דעתם ולא ביקשתם מהם תשובות, דילגתם עליהם ועשיתם מה שאתם רוצים וזאת התוצאה. אם אני הייתי ראש עיר והמהנדס שלי היה יושב וסוגר דברים. הוא למחרת לא היה. נו אבל אני חושב שהוא נמצא אז זה בסדר. בסדר אבל אני לא חושבת שמהנדס העיר יפעל בניגוד לדעתו של ראש העיר. אבל את שואלת שאלות שאין לה, את יכולה לקבל תשובות. לא אבל אדוני היושב ראש הם לא ישבו עם ראשי ערים, אגב זה לא רק ראש העיר היחידי. אני ראש עיריית רמת השרון, אתה יושב איתם מעיר הערות וזה ממשיך די אותו דבר. אבל יושב פה ראש עיר שאומר שלא ישבו איתו. השיחה היא שיחה כזאת את יודעת, זה סוג שמודיעים לך. תודה על זה שאתה אומר לי מה אני צריכה להגיד, אבל זה יושב פה ראש עיר שאומר שלא ישבו איתו. תודה קטי אני רוצה גם שאחרים יוכלו לדבר, כן בבקשה.

אני לא קיבלתי על זה תשובה, וזאת הבעיה, אם הם היו יושבים עם ראש עיריית רעננה המתווה היה אחר, אתה מבין למה צריך לשבת עם ראשי ערים? כשבשרון העירו הערות, אז אפילו שלוש שנים אפילו החוקר לא מפרסם את הדוח. אה, אז אתה איתי, תודה רבה. ברור את לא שמעת, הוא היה איתך מהתחלה. אני אגיד לך, כי נת"ע כל כך מזלזלים לא רק בראשי ערים גם בחברי הכנסת, אתה מבין גם בנו הם מזלזלים, כי אנחנו זה לא ישיבה ראשונה, זה ישיבות כל כך הרבה ישיבות אפילו לא אפילו לא היה אכפת להם אם אנחנו מעירים או לא, אגב הצעתי לשרה אפילו לפרק את החברה אבל זה אולי בשלב הבא. אוקי חברים, קטי תודה הייתה לך כניסה מרשימה כמו תמיד כן. תהיה בשעה וחצי בארבע ועדות ואז תבין. כן בבקשה. אני אמשיך מבחינת תהליך התכנון, אז אנחנו קיבלנו את הפרוזדורים ואז יצרנו חלופות, מה שאתם רואים כאן הם 41 החלופות של כל המקטעים, שעם זה אנחנו ישבנו עם גורמים של הרשויות שאנחנו בעצם עברנו גם על החלופות, שאחר כך מה שאתם רואים כאן בחנו את כל החלופות. אני הייתי רוצה ברשותך לעבור לחלק הזה, אני רוצה שתעברי כרגע על המצב הסטטוטורי של כל M1, M2, M3 איפה זה אוחז מה קורה בואי נתקדם הלאה.

אז מבחינת אנחנו מקדמים את קווי המטרו בחמש תוכניות סטטוטוריות, כאשר יש לנו שלוש תוכניות שאושרו בממשלה, יש לנו בקו M1 הוא מחולק לשלוש תוכניות, כאשר החלק הדרומי תוכנית שאושרה בממשלה, וגם החלק של הגזע, כלומר פיצול של אזור רמת השרון עד אז כל הגזע באזור תל אביב, רמת השרון, תל אביב, ראשון לציון, חולון עד רחובות, נס ציונה, באר יעקב, כל החלק הזה רמלה,

כל החלק הזה של M1. הוא בעצם כבר מאושר סטטוטורי? אושר בממשלה. גופי התכנון הוא עבר את כל השלבים של התכנון?

מבחינת M1 יש לנו עוד חלק אחד שזה החלק הצפוני שזה 101ג', זה החלק של הזרועות שאנחנו מדברים בעצם על רמת השרון, הרצליה, רעננה, הוד השרון, כפר סבא. אפשר להציג רגע את המפה? כן יש לי בהמשך. אוקי, בוא נדבר שנייה אחת, ננסה להבין. כאלה מצגות היו צריכות להיות באתר לפני הדיון, אנשים היו צריכים לראות את זה ואז לבוא לתמצת את הדברים. זה אמור להיות בטאבלטים של כולם. לא לא, לא שלחו לנו. אתמול נשלח לוועדה, בסדר תבדקו זה בטאבלטים. מה האופציה להביא משקפות? לא זה חשוב אדוני היושב ראש. אז כאן אנחנו רואים את קו M1, אנחנו בעצם מדברים על קו שעובר ב-14 רשויות 85 ק"מ, מהחלק הזה עד כאן כל החלק הזה נמצא בתוכניות מאושרות בשלוש תוכניות מאושרות. מה החלק של הזרועות? והחלק של הזרועות אנחנו מהחלק הזה מפיצול גלילות רמת השרון מכאן, כאשר הזרוע הזאת היא רמת השרון הרצליה רעננה, ומזרחה אנחנו מדברים פה על אזור רמת השרון, תע"ש השרון הוד השרון כפר סבא, שכרגע רק אני אציין, אנחנו ממתינים אנחנו זה בתהליך בוועדה בוות"ל, כאשר אנחנו ממתינים לדוח החוקרת, כל התהליך של ההתנגדויות שמיעת התנגדויות, אנחנו הצגנו את השיקולים של התכנון, החוקרת שמעה גם את כל המתנגדים, נעשה תהליך מאוד מאוד מאוד ארוך על פי חוק, ואנחנו ממתינים כרגע להכרעה, אנחנו עוד לא יודעים מה הוכרע לגבי התוכנית הזו. זאת אומרת את מדברת כרגע על הזרועות? רק על הזרועות, הזרועות זה כל החלק הצפוני גם בדרום יש זרועות. גם על החלקים הקודמים?

זאת אומרת שלוש שנים ועוד שלוש שנים ועוד שלוש שנים? למה זה צריך כל כך הרבה זמן התהליך של החוקרת? אני לא ביקשתי שתעזור לי. העומס של הדברים, אוקי ומה אתם לא יודעים - - תקשיבו תקשיב יש כל כך הרבה דברים לא הגיוניים שאתה ואני מכירים גם כראשי עיר וגם היום. אבל כראש עיר לא לענות שנתיים להתנגדויות זה לא היה עובר בשום מקום. אבל אני רוצה בדיון הזה להעלות דברים מעשיים ולא איך אני משפר את ההתנהלות של כל משרדי הממשלה וגופי התכנון למיניהם, זה דיון אחר חברים. זה עניין של אומץ. לא לא אני אגיד לך, אדוני היושב ראש, אם ראשי הערים. אתה יודע

אבל מה זה אין החלטה שלה? היא אמורה להיות תחומה בזמן כמו ראש עיר בוועדת תכנון ובנייה ששומע התנגדויות וצריך לתת מענה, אין פה אי אפשר למשוך שנתיים ומשהו הליך כזה ולהגיד מחכים. אתם רוצים לדבר על זה או לדבר על הבעיות? השאלה על מה אנחנו רוצים לדבר? אדוני היושב ראש זה אחת הבעיות. הבנתי, אז תבחרו כרגע בישיבה הזאת של עכשיו. אז כשתיתן לי לדבר אני אשמח לדבר על בעיית המשילות. לא אז בעיית המשילות זה לא הוועדה הזאת חד משמעית הוועדה הזאת. זה חד משמעית הוועדה הזאת. טוב אדוני ראש העיר תקשיב, אתה הפרעת לעצמך להגיד שאני אגיד את זה, אני רציתי לומר דבר אחד וזה מה שאני מבקש לצורך העניין, יש פה רמת השרון, יש פה אנשים מתל אביב, מהוד השרון ותל אביב, לא להפריע לי תודה, מרעננה מכפר סבא גם רמת גן וגם רעננה, גם אלעד וגם ראש העין, אז אם אנחנו נעשה מה שנקרא עכשיו תחרות הזמר אז זה בסדר זה יהיה נחמד, אני מנסה לקחת את השעה ומשהו שנשאר לנו, כדי להציף בעיות אוקיי, לא לפתור אותם היום, ואנחנו נעשה גם ישיבה ישיבת מעקב, במיוחד גם שיש דברים שכרגע נמצאים בהליך מסוים, שאף אחד לא יודע להגיד לך איך הוא יסתיים, גם נציגי מינהל התכנון לא יודעים איך הוא יסתיים, עכשיו לגבי התהליכים עצמם והמשילות, תאמין לי יש לי מקום לישיבה של יום שלם בעניין הזה, אבל לא זה עכשיו הזמן, בגלל שזה טיעונים שאתה יכול לטעון אולי במחר תטען בבית משפט אם תרצה, אבל אתה לא שמה ואנחנו גם לא שמה, אני רוצה כרגע באמת להתמקד בסוף באזרחים ובבעיות שייקרו, אז אם ניכנס לכל התהליכים האחרים זה לא הישיבה הנכונה, יש ישיבות כאלה לא זו אוקיי? עכשיו אחרי שהצגתם והיראתם בגדול, אני לא רוצה זה , כי בכל מקרה אתם לא יכולים לתרום לי יותר מדי בדיון אלא אם כן יבואו זה, אני מבקש שכרגע מה שנמצא כרגע בחוץ בהחלטות מה הנושאים שמפריעים כרגע, ולכן ביקשתי את אלה מהאזור שקשור אליהם המיפוי הזה, ואז נעבור למקומות אחרים גם כן, נתחיל עם ראש העיר. באמת איתי אתה מתחיל זה מרגש, אז קודם כל תודה על הדיון הזה, אני חושב שהוא דיון חשוב ונעשה הייתי אומר בזמן, אבל זמנים כמו שאנחנו רואים פה הם מושג גמיש. הקו הזה הזרוע הצפונית שמתייחסים אליה כרק זרועות, היא אמורה לשרת כחצי מיליון תושבות ותושבים שהמטרו אמור להיות כלי התחבורה המרכזי שלהם בשנים הבאות, אנחנו נמצאים בהליך תכנוני שנוהל לשביעות רצון של חלק לפחות שביעות רצון של חלק, לתפיסתי הנוכחות של נת"ע פה נדרשת לעניין המקצועי, אבל אני חושב שסוגיית ההנאה קדימה של הפרויקט הזה היא סוגייה שצריכה להיות על הדרג הפוליטי ולא סתם אמרתי משילות, כשאנחנו רואים קו מטרו, כשאנחנו רואים יעד שהוצב לחברה מתכננת והחברה המתכננת עמדה בו, היא תכננה קו בין הנקודות שאמרו לה, מגיע מנקודה X לנקודה Y, עובר בדרך בעוד כל מיני נקודות, כן סופר אותם לא סופר אותם זה כבר עניין לכל ראש רשות לריב איתם, ואחרי זה עם הדרג הנבחר שהוא הדרג שקובע מדיניות. למה אני אומר את זה? אני ראש עיריית הוד השרון, בארבע השנים שאני בתפקיד המאבק הכי משמעותי שלי זה סיפור המטרו, אני מאמין בתחבורה ציבורית, אני מאמין בזה שהרשויות המקומיות צריכות לקדם תחבורה ציבורית, אנחנו מקדמים נת"צ, אנחנו מקדמים שבילי אופניים. שהמטרו רק עובר בעיר ולא משרת אותה הוא פוגע, פוגע דה פאקטו, כי כשהוא עומד בכל היעדים התכנוניים בערים מסביב ולא עומד באף יעד תכנוני בעיר אחת, אז יש לזה השלכות מיידיות על פיתוח מגורים ועל פיתוח תעסוקה ומסחר. למטרו יש שלוש הנחות יסוד או שלושה יעדים, אחד בנייה רוויה, השני אזורי מסחר ותעסוקה, והשלישי זה חיבוריות לתחבורה ציבורית אפקטיבית, בהוד השרון זה לא פוגש אף אחד מהיעדים של המטרו, זה נאמר בדיונים קודמים, אנחנו לדעתי הרשות היחידה שהוועדה המחוזית קיבלה את ההתנגדות שלה, שיש לזה אמירה. אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה אנחנו הוכחנו שהשינויים שאנחנו מבקשים למטרו יכניסו למדינה באופן מיידי רק מעצם קבלת ההחלטה מעל 5 מיליארד שקלים, את החישוב הזה עשו נערי האוצר לא אני, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה נדרשת מעורבות של דרג המדיניות, לא של דרג הפקידות עם כל הכבוד לשי ומר ארז, ועם כל הכבוד לנת"ע הם עשו את עבודתם והם עשו אותם יש לומר טוב אל מול היעדים שהם קיבלו, אבל עכשיו דריל דאון בתוך 24 רשויות. זה לא נכון, אתה ממש לא בכיוון הנכון. בסדר בואי את תהיי בכיוון שלך ואני אהיה בכיוון שלי.

כל הבעיות התחילו מנת"ע, מתחילות ומסתיימות בנת"ע. בעיות לא מתחילות בנת"ע, הבעיות מתחילות בפוליטיקאים פחדנים שמפחדים לשים יעדים ומפחדים לבקר חברות זה הכל.

התחלפו הרבה פוליטיקאים. אי אפשר אותם פוליטיקאים כל הזמן, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים בנקודת זמן שהמטרו שעובר ב-24 רשויות הגיע לנקודות חיכוך. ולכן אדוני בשורה התחתונה כי יש עוד אנשים שרוצים. שתזמן לפה את השרים הרלוונטיים, שזה שרי האוצר, שרי הפנים ושרת התחבורה, לדיון מהותי על כל נקודה ונקודה, כמובן תוך כדי זירוז של מענה, לא עולה על הדעת שדיון התנגדויות שנתיים וחצי אחרי אין מענה. אז קיבלו את ההתנגדויות שלכם. הוועדה המחוזית, אחרי הוועדה המחוזית זה עולה לחוקרת התנגדויות בוות"ל, שנתיים וחצי אין מענה להתנגדויות שלנו, ואני אומר עוד פעם עיקר השיח מול גופי התכנון היה עד שם. זאת אומרת כל הבעיה, דקה רגע שאני אבין, אתה רוצה לנאום אני לא אפריע לך, היא מתמקדת כרגע במה שנמצא כרגע בדיון בשתי הזרועות הללו שדיברו עליהם? בזרוע שאמורה לשרת את העיר והיא לא משרתת את העיר, ואנחנו הראינו גם תחבורתית גם סביבתית גם כלכלית, עד כמה התוואי שאנחנו מבקשים הוא תוואי טוב יותר ונכון יותר, וזה התקבל על ידי הוועדה המחוזית. אוקי, חברת הכנסת קטי שטרית ביקשה לומר משהו. משהו בהבנה אצלי לא טוב כי שני ראשי הערים שכרגע שמענו.

כן כן, שני ראשי ערים ששמענו עכשיו אנחנו מדברים אותה שפה רק אנחנו לא ואתה צודק בקשר למה שאמרת לגבי הפוליטיקאים, שנייה שנייה זה לא שיח אני רוצה להסביר, לא אני רוצה להסביר דבר אחד, הוא צודק היינו צריכים להיות הרבה יותר קשוחים הרבה יותר אסרטיביים, אני מלווה את הפרויקט הזה של המטרו כבר שלוש שנים אדוני היושב ראש, שלוש שנים מול נת"ע, שלוש שנים מול אדישות שאין כדוגמתה, מול חוסר התייחסות, ולבוא ברוב החוצפה ולהגיד שראשי הערים היו מעורבים, אני אומרת לך אדוני היושב ראש, ראשי ערים לא מעורבים, לא מסתכלים עליהם, לא על דעתם, לא על מה שהם צריכים, והם אמורים ראשי ערים לתת תשובות לתושבים שלהם, שנמצאים במצב הגרוע ביותר, ואני תכף אתן דוגמה כקייס סטאדי, גם את רעננה וזה למה אני אומרת לך את זה? זה הדבר זה המחדל הגדול ביותר שראיתי בנושא של המטרו. עכשיו תקשיב, המטרו הוא בעצם התחיל כחלום, אתה יודע חלומות של אתמול הופכים למציאות של היום ושל מחר, אבל מה קרה? המציאות העגומה הזו גרמה לכך, שים לב כמה ראשי ערים מכתתים רגליהם לוועדה הזו על כל הרכביה כל פעם מחדש וחוזר הנושא הזה של חוסר התייחסות לראשי ערים. עכשיו תיכף אני אסביר לך על מה אני מדברת, קח את רעננה היה מתווה ראשוני, היה מתווה ראשוני שהיה מתווה שלהערכתי היה יכול לעבור מצוין בלי התנגדויות בלי כל התסכולים הרבים האלה, באה נת"ע החליטה שמה עושים? נכנסים לשכונה איך קראו לשכונה הזו 2005 הפרחים, נכנסת גני ילדים, בתי ספר - - מצחיק אתכם כי אותנו לא.

טל דבר יפה זה בסדר, דבר בכל זאת בכבוד.

רק הערת ביניים, מותר להם לצחוק כן כן, אנחנו עדיין במדינה שמותר לצחוק. אם היית גר בשכונה הזו אז היית עולה גם על השולחנות כמו שעשיתם בוועדת חוקה. עכשיו תקשיב מה קורה, יש בית חולים, בית חולים שמשרת. הוא לא עלה על שולחנות ועדת חוקה. לא הוא עלה, לא משנה אבל מהחבר'ה הם עלו.

אני אעלה על שולחנות ואני אעלה על כסאות ועל מה שצריך כדי להציל את הדמוקרטיה הישראלית. הלאה הלאה. די עם הסיפור הזה, אתה באמת מאמין למה שאתה אומר? לא, את מאמינה במה שאת אומרת.

בקיצור למה אני אומרת את זה? בית חולים לווינשטיין כולם מכירים את בית חולים הזה, עושה פלאים פלאים בחולים שנמצאים, שם אין תחנה אין הייתה בעבר, בתוכנית המקורית הייתה תחנה שם, דילגו נכנסים לתוך השכונה, עכשיו תקשיב שים לב למה שקורה כשאנחנו מדברים על מתווה שהוא מתווה בוא נאמר שהוא קצת רחוק מהמגורים, פה אנחנו מדברים על מתווה בתוך המגורים, למה? שהילדים בגני הילדים ובבתי הספר ישמעו את הפיצוצים יישמעו, בא ראש העיר אומר תדברו איתי תדברו איתי תקשיבו למה שאני אומר, אני רוצה ככה. ואני רוצה להגיד לכם ראשי ערים, שלא תיפול רוחכם, אתם מבינים הרבה יותר מנת"ע הרבה יותר מנת"ע, אתם האנשים שהיו אמורים להקשיב להם, כי אתם מכירים את הצרכים של התושבים, ואם יפחידו אותכם ויגידו לכם שהצרכים האלה שלא צריך להקשיב, זאת הבעיה של נת"ע, זו הבעיה של נת"ע, נת"ע ואני האמן לי הייתי ראש מטה של שר תחבורה כמה שנים טובות, אני הייתי בצמיחה של נת"ע, נת"ע עברה כל כך הרבה, של ישראל כץ, נת"ע עברה כל כך הרבה גלגולים וזו הסיבה שנת"ע נמצאת במצב שהיא נמצאת. החולי מתחיל בתוך המערכת עצמה, שלא מקבלים לא את דעתם של ראשי הערים, לא של הגורם המקצועי, אין לי מושג אני אדבר על כך עם השרה, משהו רע קורה בנת"ע. אני מסכים איתך, ברשותך להמשיך את רעננה פשוט רק כדי לסיים את החלק הזה. כן כן אני אתן לך, כפר סבא רעננה, כולם ביחד פה.

אבל אני רוצה פשוט כראש העיר רק להגיד את הדברים האלה. כן אבל יש פה עוד ראש שביקש שנייה לפניך ותכף נגיע אליך. גם חברת הכנסת צריך גם להבין באיזה שהוא מקום, מצד אחד לא סוגרים את הקו את המיקום של התחנות מטרו ואת הקו של המטרו, ומצד שני - - אף אחד לא נגד זה מבורך, אמרתי זה חלום. ברמת השרון יחסית המטרו משרת שבע תחנות מטרו אמורות להיות ברמת השרון שזה יפה מאוד, בסך הכל אנחנו די מסכימים, יש לנו איזה השגה מסוימת אני חושב שאפשר למצוא לה פתרון, שנייה אבל מצד אחד שלוש שנים לא מפרסמים את הדוח של החוקר, מצד השני דוחפים בנייה בטירוף עם התמ"א 70 וזה כבר קורה, ודוחפים לנו תוכניות בנייה ואלפי יחידות דיור וכל הדבר הזה, אז המטרו עצמו לא קורה הבנייה קורית, אנחנו רק מחריפים את הבעיה פי כמה, אנחנו יושבים מול תושבים שאנחנו לא מסוגלים לבוא אליהם תשובות, אבל דוח של חוקר שכאילו כבר כתבה אותה היא כתבה את הדוח וזה כבר יושב, אני אומר אמיתי זה נראה לי כמו אין אומץ להתמודד עם הסיפור הזה, הם פיצלו אותו פתאום לשתיים, כולם באוויר אף אחד לא יודע מה קורה איתו.

דקה גרובר אתה לא מקבל לפי מילים אנחנו לפי זה, שאלה קודם כל, תשובה אחת איך למה לוקח כל כך הרבה זמן? האם הדוח הזה כבר כתוב או שבאמת עובדים עליו בימים אלה ושומעים את כל טענות ובודקים את טענות ראשי הרשויות?

שתיים לא להפריע לי, שתיים שתיים השאלה שלי האם איך אפשר לקדם את תמ"א 70 כשאנחנו הרי מחכים עוד לתשובות סופיות לאיפה יהיה התוואי, זאת אומרת צריך גם קורלציה בין הדברים הללו. יעל סולומון מנהלת אגף בכיר תכנון מטרו במינהל התכנון, אז לגבי החקירה של התוכניות צריך לזכור שהתוכניות מקודמות בוועדה לתשתיות לאומיות, נכון הדגל הוא לקדם את התוכניות.

לאומיות נועדה בשביל לקדם מהר יותר דברים. נכון אתה צודק, ויש כאן מערכת מאוד מורכבת 109 ק"מ 24 רשויות, החוקרת בחנה את כל הקווים וצריך לזכור שפורסמו כבר והוחלטו, פורסמו החקירות לגבי רוב המערכת, זאת אומרת קו 101 א', קו 101 ב', קו 103 וקו 102, כל הדוחות פורסמו זה הליך שלוקח זמן, לכולם גם היו - - מתי הצפי שלכם שיהיה מוכן? חבר'ה אני מבקש לא לעזור לי. אנחנו לא ממתינים, אנחנו לא שמים דוחות וממתינים שיוכרע דברים, אנחנו מחכים לדו"ח החוקרת.

האם למיטב ידיעתך, שוב את לא יכולה הרי לדעת בדיוק, אבל למיטב ידיעתך עובדים על הדוח הזה או שזה בהולד כרגע?

הוא לא בהולד בכלל, שקרה בקו הזה בקו 101 ב' שפוצל גם לשני קווים, זה קו שהוא היו בו השגות מרובות, הקו גם הוחלט לפצל אותו גם מבחינה תפעולית וקידום יותר זריז של הקו, ולכן גם הוחלט לפצל, עובדים על הדוח הזה, אבל הדוח אנחנו יודעים שאנחנו אומרים את זה הרבה זמן, החוקרת היה כאן הליך התנגדויות כפול, כלומר הוגשו התנגדויות השגות והערות ועדות מחוזיות, ובדיונים ונשמעו הדיונים היו למעלה מ-100 דיונים לכל הקווים, הדיונים בסופו של דבר החוקרת השתכנעה שהיא רוצה לקבל מידע נוסף מהרשויות מהמתנגדים. אז אנחנו מפסיקים את כל הבנייה. אתה לא מפריע לי באמצע הדיון, סליחה תודה רבה, חבר'ה אתם לא מפריעים, יש לי שאלות יותר טובות אבל חלק אני בורר כרגע, כי אני רוצה להגיע - - הצפי שלנו שהדוח יוגש בהקדם, אנחנו לא מעכבים שום דיון בדוחות, ברגע שיש דוח הדוח עולה לוועדה ובעצם הוועדה הוות"ל היא זו שמכריעה בהתנגדויות ובהשגות. יש שם אבל איזה מישהו שבסוף קובע את סדרי הדברים? זאת אומרת יכול להיות שזה ייקח עוד שנתיים? זה לא זה לא ייקח עוד שנתיים, זה לא ייקח עוד שנתיים עד סוף השנה הזו אנחנו בוודאות יודעים שהדוח גם יוגש וגם יידון בוודאי בוועדת המשנה יהיה דיון.

לגבי השאלה שהשנייה שלי שעורר אותי על זה ראש העיר בעניין של תמ"א 70, איך זה הגיוני? אז תמ"א 70 היא באמת התוכנית המשלימה לקווי המטרו, למרחב האורבני שאנחנו יודעים גם מתוך ניסיון בעולם שצריך להתקדם במקביל לקווי המטרו, פיתוח המרחב האורבני לא מנותק מהקווים עצמם, התוכנית הזאת הולכת גם יד ביד עם קווי המטרו. אבל היא תלך יד ביד עם ההחלטות של החוקרת, אז יכול להיות שתהיה סטייה של כמה מאות מטרים אז זה משנה לגמרי. נכון אז אנחנו האמירה היא שוב האמירה שלנו שהתוכנית הזאת - - באיזה שלב נמצאת תמ"א 70?

ולכל אורך הדרך גם לראשי הרשויות, ונאמר שהתוכנית תאושר, התנאי לאישור שבאותו מקטע הוא אישור התת"ל, כרגע יש לנו - - זאת אומרת מחכים לזה לפני? נכון, אבל ההנחיות - - מוסדות התכנון פועלים, מוסדות התכנון וועדות מחוזיות והוותמ"ל פועלים כבר ברוח של עקרונות של תמ"א 70 . זה בדיוק מה שאומר ראש העיר, אז זה יכול להיות בעצם - - אם אני לא עומד ברחק של בתוכנית בנייה הם לא מאשרים לי אותה. תן לי לומר את הדברים, הוא כבר אמר את זה, בסוף בסוף יכול מאוד להיות שמעכבים להם היום במקומות מסוימים בגלל שאומרים בוא נלך כבר לפי העקרונות של תמ"א 70, ולכי תדעי אולי החוקרת תגיע למסקנה שזה בכלל במקום בכיוון אחר, ואז השאלה איך זה איך זה מתיישב, או אם אפשר לבוא היום ולומר שתמ"א 70 כמו שאמרת, מחכה להחלטה של הוות"ל, אבל כרגע היא לא מקבלת. לא רק שהיא לא מחכה, כבר מעמיסים עלינו בנייה כבר לפי תמ"א 70 יעל. אתה יכול לדבר על מגמות זה בסדר, אתה יכול לדבר על מגמות לא זה לא מגמות. כבוד היושב ראש אני חייב אני רוצה בעניין תמ"א 70 רק להסביר.

ברעננה הקצנו שטח לבית ספר אגב חרדי, הוא גולש 3.75 מטר למעגל האחרון של רדיוס של תמ"א 70, נאלצנו להוציא 750 אלף ש"ח כדי לעשות תכנון מחדש, על משהו שאולי יהיה בעוד 15 שנה, יש הגיון? לא הסכימו לוותר על הדברים, אז תבינו על מה אנחנו מדברים איתכם זה פשוט אדישות ולאף אחד לא אכפת, 3.75 מטר היינו צריכים לעשות תוכנית מחדש, זה נשמע הגיוני? זה המצב, אני אשמח אם היית נותן לי גם לדבר. אני אתן לך אבל דקה אני רוצה לשמוע אותה, את רוצה לענות על זה? אגיד על הסוגייה, היא לא קשורה לתמ"א 70 זה דווקא לתת"ל, מוקם בית ספר ואנחנו ביקשנו לערוך שינויים, אנחנו זה נמצא אותו בית ספר שאנחנו כן רואים חשיבות במיקום שלו, ורואים חשיבות להקים אותו, הוא עולה על שני תת"לים לא רק על התת"ל של המטרו, גם על התת"ל של מסופי תחבורה, אנחנו ביקשנו לשנות את הפריסה שלו ככה שהוא לא יחדור לתחומי התוכניות המופקדות, והיה תיאום עם מהנדס העיר תיאום הדוק, אחת לחודש יש ישיבות, והבקשה היא לשינוי הפריסה ולא בקשה לבטל את הפרויקט. אוקי, ראש עיריית רעננה בבקשה.

אז אני רשמתי לי כדי שאני אהיה הכי מדויק, אז דבר ראשון כבוד היושב ראש אני בעד המטרו וזה היה לי חשוב ומתבקש למדינת ישראל, אתמול הייתי בכנס באוניברסיטה הפתוחה, הרצאה מרתקת של פרופסור רחל אלתרמן מהטכניון, היא משפטנית מומחית בינלאומית בתחום תכנון ערים, אלתרמן דיברה על כפייה, ואני מצטט שוב כפייה של השלטון המרכזי בהליכי תכנון שאמורים להיות נחלת השלטון המקומי, כמו שנהוג במדינות ה-OECD שגם ישראל חברה שמה, היא הדגישה עד כמה זה פוגע ומעכב תהליכים שאסור להם לקרות ואנחנו רואים את הדברים האלה הם כאן. פקידים שיהיו הכי מוכשרים בעולם ויעסקו מרחוק בתכנון, לא יכולים להגיע לרזולוציה של מי שגר שם, הם באים לרהט את הבית שלנו ואנחנו יודעים איך הבית צריך להיות מרוהט, אני אתן לך סתם את הדוגמה למה אני מתוסכל, אני דיברתי על הנת"צ על הרכבת הכבדה, יש לנו רכבת כבדה שקוראים לה רכבת רעננה, אבל הרכבת בהוד השרון הרכבת בהוד השרון מרוחקת במרחק של קילומטר מהרכבת של כפר סבא, והרכבת של כפר סבא מרוחקת קילומטר מהרכבת של רעננה שלמעשה הם נמצאים בשני הצדדים, אין הגיון לדברים האלה וזה דברים שאמרו מראש אבל אף אחד לא מוכן להקשיב. ואני אומר אנחנו יושבים פה עוד דוגמה כיצד רשויות כמו נת"ע לא שמות עלינו, ואני חוזר ואומר שיראו לי פעם אחת מקום אחד שאותי הזמינו לדיון, זה שמדברים עם המהנדסים והכל טוב ויפה עם זומים של שבע שעות שאף אחד לא מבין ואף אחד כבר לא מקשיב, אם זה נראה לך הגיוני לא, וכמו שאמרו בלילה אחד מישהו לקח ושינה את כל הדברים האלה. אני אומר דבר אחד, כרגע המסלול הנוכחי של הרכבת התחתית ברעננה נוסע משום מקום לשום מקום, ועלינו כרשות רעננית נגזר לשלם 315 מיליון שקל לטובת המטרו, ואנחנו משלמים על מוצר שאני אומר מראש הוא פגום וזה בכייה לדורות. הטענות האלה הם גם על אותו קו שנמצא כרגע אצל החוקרת? כן. ההדגש האחרון שלי זה בקשה באמת גדולה, יש לנו מרכז שיקומי גדול בישראל הכי גדול בישראל בית חולים לווינשטיין, ואם לא תהיה שמה תחנה, זאת אמירה של מדינת ישראל וגם הנבחרים, שאתם לא מסתכלים על אנשים שהגורל התאכזר להם, אני לא מסוגל להבין למה לא, וזה דין פרוטה כדין מאה, זה לא משנה כמה הם יהיו, אני מדבר על נכה גפיים, על רגליים על שיתוק מוחין גיבורי מלחמות, נדרשת חקיקה בכנסת לחייב נגישות תחבורתית ליד מרכזים שיקומיים, ועוד לא מאוחר לומר לנת"ע בואו נשב, כי אני כראש עיר שנולד ברעננה שחי ונושם את העיר, לא אתן לסמן לי כתם שחור כמי שנתן ידו לעוד מיזם תחבורתי שהוא פיל לבן ויש לנו כמה פילים לבנים ברעננה. וממש לסיום אני רוצה לומר יישמעו פה עוד דעות באשר למטרו, לצערי הפוכות מה דעתי כבוד היושב ראש, אנחנו בתקופת בחירות לרשויות המקומיות, אנחנו וטיעוני הנגד עם קולה של האופוזיציה פה הפוליטית שאני מכבד אבל היא דעת מיעוט שבמיעוט ואינה משקפת את הלכי הרוח בעיר, לכן הם באים לפה בידיים לא נקיות ותודה רבה לכם. רעננה בבקשה. אדוני תודה אני לא אחזור על דברים קודמים, אני רק רוצה להעיר שבאוגוסט 2021 אמרה לי

אני לא אתן לכם הרבה ארכה להגיש איזה תגובה בכתב שהם הזכירו כי אני רוצה להתחיל לעבוד על הדוח, העיכוב לכאורה לא בחוקרת, הם לא יתקדמו עד שלא יהיה להם את חוק המטרו, זה הטענה שלנו. אני לא אחזור על דברים שנאמרו, אני רק אזכיר שהדרישה לתחנה לנכים בית לווינשטיין היא דרישה של ארגוני הנכים לרבות ארגון נכי צה"ל, משרדי ממשלה, עיריית רעננה, מרכז השלטון המקומי וח"כים מכל הקשת הפוליטית כי נכים אמורים להיות מעל ימין ושמאל. אמרה פה שוב האחראית על התכנון בנת"ע אמרה שוב, בתי חולים הם נקודות עניין בתוכנית, לרובם ככולם יש תחנה קרובה, אבל דווקא מבית החולים שמשרת מוגבלי התניידות היא רחוקה כ-1, מטר, נכי צה"ל הם גם מצביעי ליכוד, כמו שמפלגתו של אדוני דאגה בהסכם הקואליציוני לתחנות, וזה כתוב בהסכם הקואליציוני בבני ברק ואלעד, ואני מברך על כך שיהיה שירות לחרדים, גם למצביע הליכוד הנכים צריכה להיות, כן - - אתה רוצה לבוא איתי לטקס החנוכה של התחנה באילת? אני מפרגן לך אם זה מה שאתה רוצה, אבל תן לי גם. לא הבנתי ממתי המטרו זה עניין של פוליטיקאים? מה לעשות אבל זה בהסכם הקואליציוני. למה המטרו מופיע בהסכמים של פוליטיקאים?

אני רוצה להמשיך בבקשה. חשבתי שמטרו זה עניין אתה יודע מקצועי, תחבורתי, הסעת המונית, ציניות. לווינשטיין זה גם הצומת הכי סואן עמוס בעיר, כולל עוד שני בתי אבות, יד שרה הגדול בשרון, שני מרכזים מסחריים ואחד עתידי וכפר נוער, גם נת"ע מצאה יתרונות תחבורתיים בתחנה הזאת, ואותה אחראית אמרה בפעם שעברה שהמרחק בין תחנות אידיאלי זה 1 קילומטר, אז למה כאן יש 2.3 קילומטר?

אדוני אבל אני חיכיתי חודשים לדיון הזה, כל פעם שסטיתי מהזה אדוני אמר לי - - אם כל אחד יחכה פה חודשים, הדיון הזה אנחנו לא נגמור אותו היום. אז אני אגיע, אני אדלג, צר לי שאין לי יותר זמן, אוקי מה שאנחנו דורשים ואני מדבר על הפרקטיקה ואני מודה לחברת הכנסת שטרית ואני מודה לראש העירייה, קודם כל אנחנו מצטרפים לקריאה להחליף את נת"ע במטרו ותומכים בשרת התחבורה בכך, דבר שני הגשנו הצעה וח"כים יגישו אותה בהסתייגות או בהסכמה עם אדוני, שלושה סעיפים שכבר הגיש קרעי בכנסת הקודמת שאדוני היה בישיבות האלה, ונדחו כביכול מטעמי פוליטיקה, א' על מרחק מקסימלי בין תחנות כפי שהודתה נת"ע, ב' על שירות לבית חולים שיקומי הגדול בארץ כפי שהודתה נת"ע שצריך, וג' על חפירת תחת כבישים כשאפשר כפי שכתוב במרשמי התוכנית. אני הייתי רוצה לדעת אדוני, שאלה אדוני אם אפשר, אחרי חודשים של בעצם הבטחות ואדוני אמר לנו זה עכשיו דנים בסעיפי חוק יהיה לכם את הדיון, הנה הגענו כנראה לאותו דיון שאדוני אמר, מה יעשו עם ההסתייגויות שהצענו שחברי הכנסת יגישו איתם אוקיי? ואני רוצה להגיד עוד דבר, אני אשמח שאדוני יענה אני רק אגיד דבר אחרון ואני אתחבר לדברי ראש עירייה. יש פה כמה מיעוט שבא לה פה עם אינטרסים כביכול ולא ראיתי גילוי נאות, יש פה אדריכל שזה משליך על עבודתו,

לא, לא סליחה, לא תודה רבה.

יש פה עובדת בחברת תשתית הגדולה בישראל שקשורה מיכרזית עם נת"ע. תודה רבה לא מעניין אותי תקשיב - - למה זה לא מעניין? ניגוד עניינים זה לא מעניין?

יש כאלה שאומרים את זה גם עליך, מה אני אעשה לא רוצה לשמוע,

אני לא אשמע. מי יגיד עלי, תוכיחו, אני רוצה לראות הוכחה. אתה כרגע עצרת את הדיבור, תודה רבה הדברים שלך הובנו וגם מוכרים ונתייחס אליהם בהמשך, נציגי רעננה. לא אבל יש פה את אורית. רגע רגע, היא רמת גן היא אמרה. לא רעננה אורית. סליחה אני רוצה תודה, זוהר שוורצברג. שמי ענת אני תושבת רעננה ויחד עם חבריי פה - - ענת אהרוני אוקי.

אנחנו מייצגים קבוצה של תושבים שתומכת בחלופה של M1 המופקדת - - עובדת שפיר הנדסה. עוד מילה אחת אני אתחיל להוציא אנשים החוצה, אף אחד לא בודק לשני, אם את חושבת שיש בעיה פלילית תיגשי ישר למשטרה לא כאן. אנחנו תומכים בתוכנית המופקדת ואנחנו מייצגים קבוצה גדולה של תושבים שתומכת גם היא בתוכנית המופקדת, אנחנו חושבים שהתוכנית הזו היא התוכנית המיטבית, למרות שהיא פוגעת בתושבים של שכונה אחת בעיר, אבל כל חברה אחרת - - איזה יופי, לא יאומן. אבל מותר לה לדבר קטי. לא אכפת לה שאני אסבול מה אכפת לה, היא לא נפגעת. אבל היא לא הפריע לך, היא לא הפריע לך ואתה עוד דקה יוצא החוצה. אל תצעק עלי מי אתה בכלל, מי אתה בכלל שב בשקט, אני אדבר כמה שאני רוצה - - תצא בבקשה החוצה, תצא החוצה עשר דקות. למה הוא צועק עלי? אבל למה אותו אתה לא מוציא? הוא צועק עלי זה בסדר? ככה מתייחסים פה בוועדה לעורכי דין.

בואו תיקחו אותי החוצה, אני רוצה שתצלמו אותי שלוקחים אותי החוצה, אני רוצה ואני אלך עם זה ללשכה גם. תוציאו אותו החוצה, מאה אחוז אתה יכול ללכת ללשכה. 10 דקות ותחזור, מה הבעיה? כן בבקשה תמשיכי, תמשיכי בבקשה. אנחנו חושבים שכל חלופה אחרת פוגעת בציבור הרבה יותר רחב, הרבה פחות טובה וחורגת בעשייה שלה גם מעבר לתחומי שכונה אחת, גם מעבר לתחום המוניציפאליים של העיר רעננה, ומשליכה גם על ערים אחרות ערים שכנות. עכשיו שני דברים בסיסיים שני עקרונות. בקצרה אם אפשר. מאוד בקצרה, אחד יודגש כאן גברת חברת הכנסת קטי שטרית, מעל כל צל של ספק שאוכלוסיית הנכים זכאית לכל תמיכה הטבה והעדפה בכל פרמטר, שתיים ההתנגדות לתוכנית שנתפשת כפוגענית היא לגיטימית, מובנית ומקובלת לחלוטין, כי כל מי שחש שהוא פגוע מתוכנית באופן ספציפי, עצם ההתנגדות שלו היא לגיטימית זה מובן וזה ברור, אבל היום אנחנו רואים שיש כאן בעיה לא עם עצם ההתנגדות עצמה אלא עם הדרך, ועצם קיומו של הדיון הזה כאן היום, שהוא דיון בנושא תכנוני בכנסת ממחיש זאת היטב. אפשר להבין את החששות של תושבי שכונה שמנהרה עוברת להם מתחת לבית זה מפחיד, מי שלא בקיא בפרטים, מי שלא יודע את המהות ההנדסית, מי שאין לו ניסיון זה מעורר חשש.

אדוני בבקשה, דיברו פה על הנושא הזה במשך כל הישיבות כל כך הרבה פעמים. אבל יש עוד אזורים שרוצים לדבר. תן לי שלוש דקות. שלוש דקות קיבלת, קיבלת אותו בעבר, דקה ותסיימי. אבל תצייני אם את גרה בשכונה. לא היה שיתוף ציבור ברעננה ולא רק שלא היה שיתוף ציבור, לא היה גם יידוע של הציבור בקיומה של התוכנית, ואז נוצר ואקום של ידע, ולוואקום הזה נכנסו כל הפחדים וכל תיאוריות הקונספירציה, והפחד הוא דבר מדבק וזה משפיע על הרגש, ואיפה שיש רגש הרציונלית קצת מטשטש. עכשיו אני רוצה ליידע אותך חברת הכנסת הנכבדה, שברעננה התקיימו במשך שלוש שנים 13 ישיבות תיאום מפורטות. שאלתי, את גרה בשכונה?

13 ישיבות תיאום מפורטות. זה חשוב מאוד, דיברת עם ראש העיר שלך? ניסיתי,

היא עובדת שפיר שזה חברה שקשורה - - שעושה את הפרויקט? ראש העיר, אני חושב שמי כמוך כראש עיר יודע שאנחנו לא משתמשים בדברים הללו בטח אם לא מבוססים. אבל היא לא גרה שמה, לא הייתי נותנת לה אפילו לדבר כי היא לא גרה, אין לה שום קשר.

בישיבות האלה השתתפו, ראש מנהל הנדסה, מהנדס העיר, אדריכלית העיר וסגנית ראש מהנדס לתשתיות במשך שלוש שנים, הם יידעו את ראש העיר, אבל ראש העיר לא שם לב לפרויקט הזה ולא נתן לו את הפוקוס המתאים, הוא ידע על קיומו, ואם הוא לא ידע אז יש פה בעיה ניהולית.

מעבר לזה בית לווינשטיין - - יש כאן אנשים שהגיעו לא מרעננה, סליחה. אני רוצה לחדש לתושבי אזור השרון, רעננה אתם לא מרכז העניינים, הוד השרון היא הלב. תבחרו ביניכם מי הנציג האחרון שידבר על רעננה. בית לווינשטיין אינו עונה על שום קריטריון למיקום תחנת מטרו. תקשיבי רגע לא לא סליחה סליחה, אם את באה בתור ידע של כאדריכלית ומתכננת ערים או משהו כזה אז אני מוכן לשמוע ולהמשיך לשמוע את הדברים שלך, אם לא אז זה לגיטימי מאוד שתגידי אנחנו תומכים ואנחנו חושבים והסברת יפה מאוד, שאף פעם לא כולם יהיו מרוצים, ואם זה לא יעבור כאן זה יעבור שם וכו' וכו' וכו', מכאן והלאה זה כבר מתחיל להיות הרצאה שהיא יותר מקצועית, ואני לא חושב שאת הגורם המתאים לעניין הזה, ולכן אני מבקש משפט אחרון לסיום שאתם מאוד רוצים לקדם את העניין. אין פה שום נושא פוליטי, אני לא מחוברת לשום גורם פוליטי בעיר, אין שום קשר לחברה בה אני עובדת, והניסיון להכפיש אותנו וסבלנו במשך שלוש שנים שיימינג מטורף ברשת, איחולי מוות, האיחולים שהילדים שלנו יגיעו לבית לווינשטיין ודברים דומים, הניסיון להכפיש אותנו הוא לא ראוי. יש לך היכרות עם נת"ע? אין לי שום היכרות עם נת"ע,

זה לא שלב שתשברי את העד, תני להתקדם לשמוע עוד, שאול אייל נציג תושבי כפר סבא. תיכף תיכף אני

- - לא עליה ואני לא אכניס לדיונים אישיים אחד על השני פה,

אדוני אני חברת מועצת העיר בכפר סבא. אז מה? אשמח לפתוח. חכי דקה, חברת מועצה, גם המועצה מדברת לפי זכות דיבור, כן בבקשה.

אני רוצה לדבר על הדפו - - סליחה החברים, אני לא יודע אם אתם מרגישים, אבל אם מישהו בא ורוצה להעלות טענות, אתם מפספסים בגדול, אני כבר כמעט כבר לא מחובר לישיבה זו האמת, לא לא דקה דקה דקה, כי זה נחמד הצהרות פופוליסטיקה חשדות, מצוין לא הכל נהדר ומציאות גם כן הכל נהדר, אם אנחנו באים להוציא סליחה אתה מפריע לי אתה מפריע לי, אם אתם באים להוציא אגרסיות אז זה משהו אחר, אני יכול להיות הפסיכולוג לצורך העניין הזה, ויש לי פה מישהו עם המון סבלנות קוראים לו נאור שירי, הוא ממש ישמע אתכם בשקיקה, אבל אני מנסה להגיע לנקודות לתובנות, כדי שנוכל אחר כך לנסות ולבדוק מה עוד ניתן לעשות. למה מישהי לא מהשכונה מדברת? למה מישהי לא מהשכונה. את מפריעה לי באמצע גברתי, אני מכבד אותך. כי מותר לאנשים לא מהשכונה לדבר, מה נסגר איתכם תגידו, מה הם צריכים לבקש ממך אישור?

כותרת הדיון כאן זה לא רעננה ולא שכונה מסוימת ברעננה, יש פה אנשים מרמת גן, יש פה אנשים מאלעד, יש פה אנשים מראש העין, יש פה אנשים מתל אביב יד אליהו, ואני רוצה להגיע לכולם, ואתם לא מאפשרים את זה, אתם תחליטו הזמן הולך ונעלם, בבקשה רשות דיבור אבל בקצרה. אני אעשה בקצרה ומפני שיש לי זמן קצר והנושא הוא עצום, אני אקח שבע שמונה דקות, אני אחלק את זה. לא, לא יהיה לך לא יהיה, בוא תתחיל.

אבל אני רוצה להגיד, אני אדבר ממש בכמה מילים על הבעיה של הדפו כמה הוא רע אבל ממש בקצרה, ואחרי זה אני אדבר על הפתרון שמשום מה אף אחד לא מאזין לו. הדפו אמור להיות מוקם על פי התכנון. אתה מדבר על אזור כפר סבא? אזור כפר סבא, צמוד לשכונה 160 מטר הוא דפו ענק, 160 מטר מגני ילדים, מגרשי טניס ובית ספר, הוא עומד להיות יהיה שם הרצה ובלימה של קטרים, רעש שיהיה, זה קיים ככה בדפואים אחרים, תאורה מלאה כל היום זיהום תאורה, חשמל קרינה של חשמל, החרבה של שטחי חקלאות של גן חיים, לוקחים 450 דונם, הדפואים הכי גדולים בלונדון,

ניו יורק,

250 דונם, פה רוצים לקחת 450, מחריבים אזורים חקלאיים ופרנסה של אנשים, סתימת בארות - - הבנתי אוקי, לא לא הבנתי הפתרון שאתה רוצה לתת. והכי חמור זה כבר עלה, לא דיברו עם אף אחד, כל המכתבים שראשי העיריות וראשי המועצות הוציאו לוות"ל, למשרד התחבורה, למשרד האוצר, איכות הסביבה בכולם ניטען ואף אחד לא אמר אחרת, לא מדברים איתנו, זה ששומעים זה לא אומר שמדברים אף אחד לא עשה דיון, העניין הזה הוא אצבע בעין. פתרון, רצית להציע פתרון. עכשיו יש אלטרנטיבה והאלטרנטיבה היא טובה, חכמה, היא נדרשת, היא מבוקשת, היא נותנת יתרון למאות אלפי אזרחים, והפתרון הוא חתום אני אקריא אחר כך על ידי מי. לא חתום, מה הפתרון שאתה אומר? הפתרון להעביר את הדפו לצומת אייל זאת אומרת במזרח צמוד לרכבת הכבדה, ארבע קילומטר של מסילה, נת"ע החזירו תשובה ואמרו מה זה יעלה לנו מאוד יקר, 4 מיליארד שקל ארבע ק"מ של מסילה, זה אחד הבלופים, מפני שלוקחים 150 מיליארד על 150 קילומטר, מחלקים ואומרים זה גם המסילה, זה רק המסילה, אין תחנות אין דפו, אין לקיחת אזורים וכו' וכו'. הסיפור הזה הוא ארבע קילומטר הרחקת המסילה לשים דפו שייתן שרות לכל הישובים בשומרון ובשרון.

ועל דעת 11 ראשי מועצות, 11 ראשי מועצות רצו את הדפו.

לא דקה, אני רוצה במעבר חד לעבור לרמת גן.

כפר סבא גם אני עוד לא קיבלתי זכות דיבור, יש שניים מכפר סבא ואני עדיין לא דיברתי. רגע דקה זה לא אומר שלא חוזרים

אני אשמח לסיים את הנקודה של כפר סבא אני לא אדבר על הדפו. אני אתן לך שנייה, בבקשה.

אני מירב בוך, אני נציגת תושבים מרמת גן. אני רוצה לשמוע את כל הכיוונים ואז לראות. נכון רמת גן קולה לא נשמע, אני רוצה לחזק את הנושא הזה של החפירה מתחת לבתים, מגדלים, אני גרה בשכונת מגדלים, הייתי רוצה לקבל תשובות לגבי החלופה שלנו הרמת גנית המסכנת שורה של מעל 10 מגדלים, התוואי עובר מתחת לחניונים של 2- ו- 3- ומתחת לבתים של 22 קומות ומעלה. מיקום התחנה הוא לא רלוונטי עבור רמת גן, הוא בקצה העיר הוא ברמת עמידר, אנחנו נספוג רק את החפירות, את העבודות, את הנזקים במבנה שלנו לטווח הקצר והארוך, חוות הדעת של המומחים שוללות את החלופה הזאת מכל וכל, אני מקווה שגם שאולי הנציגים פה של נת"ע או אנשי מקצוע שישקלו, יש לנו חלופה שהיא ראויה שהיא של בני ברק, זאת אומרת רק ברמת גן ובני ברק תוכננו שתי חלופות כנראה מפאת העבודות בשבת, בני ברק מעוניינים בחלופה, היא נכונה, היא ראויה, היא מתוכננת כמו שצריך, אנחנו פשוט ברירת המחדל, ואנחנו לא ניתן שיחפרו מתחת למגדלים שלנו, ולא ניתן שיערערו את המבנה את הרפסודות, את כל מה שהמומחים אמרו ועוד יגידו ואני מציעה לשקול שנית את הסיפור.

תודה רבה השלמה לכפר סבא בזריזות ואחר כך גברתי לרעננה ונעבור לאזור אחר.

אני הגעתי לפה היום כדי להשמיע את הקול של תושבי כפר סבא ושל אזור השרון, ואני שמחה שנמצאים פה ראשי ערים מאזור השרון, לצערנו ראש העירייה שלנו לא כאן, זה לא אומר שהתושבים לא רוצים ומעוניינים בקידום תחבורה ציבורית בכלל והמטרו בפרט. אם מסתכלים בכלל על קידום תחבורה ציבורית בעיר, אנחנו נמצאים במצב לא טוב, תחנת הרכבת שלנו ברכבת מזרח לא תוקצבה היא לא קיימת, הנת"צ שכבר דיברנו עליו לא נותן את המענה לכל הפחות, וכל הצד הצפוני של המטרו שכולל אותנו לא מתוכנן ולא מתקדם. אז אני לא מקבלת את האמירה שנשמעה פה שעוד 30 שנה יהיה פתרון נכון, זה לא הדרך הנכונה להסתכל, צריכים לתת פתרונות נכונים גם עכשיו ברלוונטיות לאוכלוסייה של עכשיו, ולא רק לילדים שלנו הלוואי שיראו את זה. אבל נושא אחר במאקרו של ההסתכלות, היא שכדי לתת פתרון אמיתי לבעיות תחבורה האלה צריכים להסתכל בצורה הוליסטית על כל השרון, לא משנה לי איך ארגונים באמצעות קידום רשות שתעשה את זה, או קידום תכנון שיעשה את זה, עם ההנהגות עם ראשי ערים עם הציבור אבל אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, כי הדחייה המתמשכת של התוכנית היא באמת מחדל שפוגע בכולנו, כולנו רוצים לקדם אותה, ובעוד אנחנו חלוקים על מקומה הדפו, אני מסכימה לדברי התושב שאמר שאנחנו צריכים לתקן את התכנון הזה, מה שקורה עכשיו זה שהפכנו את התינוק עם המים.

כן גבירתי בבקשה אבל בקצרה ובלי האשמות אחד על השני. אני רחל פורת, מאז התוואי הזה של המטרו שתוכנן באישון לילה אני חווה חרדות, אנחנו קבוצה של אנשים שממש לא ישנה בלילות, מה עוד שאני רואה ראש עיר שנלחם עבור כדי לשנות את התוואי הזה, ומנגד יש פה אנשים שיש להם אינטרסים כלכליים שאנחנו, כי אני כאדם בגילי לא מסוגל לעמוד. ענאה שקר וכזב, שקר

את קוראת לה שקרנית. (היו"ר נאור שירי, 12:04) בלי הערות ביניים, טל די די, אתה תיתן לאנשים לדבר פה כמו שכולם, גברתי שנייה כל אחד יקבל את זכות הדיון פה תודה רבה. בושה וחרפה. טל עזוב, הוא עשה איתך חסד, חמש דקות הוא אמר 20 דקות. ראש העיר שלי נלחם עבורנו, ומנגד יש פה כוחות כלכליים אין סופיים שאנחנו כאזרחים פשוטים מבוגרים לא מסוגלים להתמודד איתם, הבחורה הזאת - - שקר וכזב שלא תעזי להשמיץ אותי פה, את חצופה, חצופה שכמוך, את שלחת לי איחולי מוות ואיחלת לי שילדי יגיעו לבית לווינשטיין - - חבל, די אתה לא מעיר אתה בכלל לא בשולחן,

די אני מבקש ממך, די אתם רוצים להתחיל לצאת אין שום בעיה, זה אופציה שקיימת, די אני לא רוצה לעשות את זה, גברתי בבקשה, לא להאשים, שמך בבקשה? רחל פורת. רחל, במחילה ממך,

את צריכה להבין שאת לא יכולה להאשים אנשים פה, תני לי לסיים לדבר תודה, לא תאשימו פה אנשים, אל תוציאו את דיבתם, תודה רבה וגם לא להתפרץ, תודה רבה סיימת, הבא בתור מי זה? לא ראש העין בבקשה, שם לפרוטוקול. עופר גבאי חבר מועצת העיר ראש העין, אני מבקש לחזור אל הדיון הקודם בו העליתי את סוגיית הסעת ההמונים לראש העין ולאלעד, ואני מבקש מיו"ר הוועדה יעקב אשר שכרגע יצא לרגע. אני אפנה אליו את בקשתך, לא לא אני יודע מי זה נאור שירי ואני יודע מי זה יעקב

שהסעיף בהסכמים הקואליציוניים בו דאגנו שראש העין ואלעד יקבלו מתווה מטרו ימומש, אחרת נגזר על הערים שלנו מצור בשנים הקרובות. עיר כמו ראש העין שנכנסה תחת אלונקת הדיור הלאומית, מודרת מכל פרויקט הסעת המונים, וזאת תהיה בכייה לדורות ותמרור אזהרה לכל עיר שחותמת על הסכם גג, שהיא תשקר אלפי יחידות דיור אבל לבסוף תישאר נצורה. אני שומע את

חברת נת"ע בסוף חברת נת"ע זה גוף מתכנן שמציף אילוצים, אילוצים ניתן לפתור, אילוצים ניתן לעקוף, הכל שאלה של סדרי עדיפויות ושל תקציב, ולכן נדרשת החלטה של הגורמים בממשלת ישראל לתעדף את קו המטרו, גם לטבעת שמעבר לכביש 6, אלעד ראש העין, לתקצב כדי שבסופו של יום גם הערים האלו שיש בהם ביקוש הולך וגובר לתחבורה ציבורית, יקבלו מענה כי מדובר באמת באזור ביקוש שכזה. בנוסף אני רוצה לבקש. משפט אחרון. משפט אחרון, להמשיך לקדם את נושא תחנת הרכבת ראש העין דרום, שהיא בטווח הקצר הבינוני יותר קרובה מאשר המטרו, שגם היא תהיה חלק כפתרון להסעת המונים ביציאה מהעיר, ולתגבר את קווי האוטובוסים שראש העין קיבלה במסגרת הסכם משתלם שהיא הסכם הגג לתחבורה, הסכם משתלם שהיא חתמה עליו בשנה שעברה, לקבל את אותם אוטובוסים, כדי שעל הנת"צים שמסביבנו לא יישארו ריקים אלא ינועו עליהם קווים נוספים של אוטובוס,

יש תכנון עתידי להתפשט מזרחה? כן רק תגידו. יש תוכנית כמו ששי הציג מקודם לגבי כל המרחב הזה של הטבעת השלישית שכולל גם את ראש העין אלעד, אם יהיה זמן גם נוכל להציג את העבודה שנעשית בנושא, תלוי בוועדה. (יו"ר יעקב אשר, 12:10) רגע דקה, דקה אחת, נשמע רגע את תל אביב ואחר כך ראש העין ואלעד. ובינוי שפוי אדוני בינוי שפוי. תראו כולם רשומים אני לא בטוח שנצליח, אבל אם נתקדם מהר ולא זה אז אולי אנחנו נצליח, בבקשה ראש העין בבקשה, אה דיבר, אוקיי אלעד אלעד

שנייה אנחנו נקיף את כולם ככל הניתן. אני באמת כשאני יושב פה אני מקנא בכולם, לכולם יש בעיות שאולי ימוטטו להם את הבניינים, בחלקם יש להם בעיות שיש מרחק של 1.2 קילומטר או 2.2 קילומטר, באמת הבעיות שלכם קשות מאוד למדינת ישראל וזה בסדר גמור, וצריך לפתור אותם בתכנון נכון ובהתנגדויות ובחוקר והכל בסדר. אנחנו מדברים על עיר שנמצאת והייתה בתמ"ל 10/81, יעל עשתה את תמ"ל 10/81 יעל סולומון בתכנון. יעל תהיי בהקשבה,

היית בתמ"ל 10/81, עשית אותו יצרת אותו, המקום הזה מתוכנן ל-2 מיליון מטר תעשייה ומסחר, המקום הזה אומר קרוב ל- 100 אלף איש שינועו בו בכל שעות התעסוקה שיהיה אפשר, כמו שאתם יודעים שעות התעסוקה שמה יכול להיות גם לילות, אנחנו מדברים על 100 אלף איש ביום של תנועה. אנחנו מדברים על ערים כמו אלעד, ראש העין,

כל מענה השומרון לכיוון המטרו אף אחד לא מתכנן אותו, לא נותן לו מענה למסה של התושבים, למסה של תמ"ל שהשקעתם ושמתם על ראש העין על אלעד, אנחנו ספגנו הכל וזה בסדר ואתם יודעים את זה שאנחנו סופגים, אנחנו סופגים גם מהתושבים שלנו על זה שהשקענו, ואנחנו היום נמצאים בפקק תנועתי אדיר, כל מי שרוצה יכול לבוא בבקרים וגם לא בבקרים לכביש 471 ויראה את התנועה, את שתי הזרועות של ראש העין אלעד, אנחנו עומדים אנחנו מדברים על באמת עומדים במשך כשעתיים על מנת להגיע לתוך טבעות פנימיות, ועוד אחרי זה עוד הולכים לעשות לנו על זה עוד מס גודש, אנחנו תושבים ואנחנו מדברים גם על ראש העין וגם על אלעד לפי מה שבדקנו, אנחנו מדברים על אחוזים הרבה מעבר ל-40% תושבים שמעוניינים להשתמש בתחבורה ציבורית. מה אתה חושב שהפתרון צריך להיות היום? קודם כל הפתרון חייב להביא את מערכת הסעת המונים, בטח ובטח את המטרו חייב להביא לקרבה הכי גדולה לאיזשהו חיבור של ראש העין ואלעד פנימה לקרבה הזאתי, במקביל לחבר אותנו עם רק"ל עם כל דבר שתרצו לתכנן, אין לנו בעיה שבו עם הרשות, אני לא רואה את התכנון ואני לא רואה שיושבים עם הרשויות, אנחנו רשויות שלא סופרים אותנו, לא סופרים אותנו, לא שלא סופרים תחנות בתוך הערים או לא סופרים מגדלים שאולי ימוטטו אותם, זה בעיה תכנונית, זה בעיה שאתם יכולים לפתור אותה וזה בעיה פתירה. אנחנו לא סופרים אותנו, מעמיסים עלינו עוד ועוד תשתיות, מגורים, לקחנו על עצמנו, לקחנו על הכתפיים מגורים נוספים כי אנחנו יודעים שבמדינת ישראל חסר מגורים, בואו תנו לנו לפחות את המענה התנועתי שראוי לנו. אוקי תודה רבה, תל אביב. תודה, אני אבקש להעלות את המצגת, יש שתי שקופיות שתראו בעיניים. לא לא אנחנו לא נעשה מצגת, זה נמצא בטאבלטים יכולים לראות את זה, אנחנו לא נעלה מצגת עכשיו, אם את יכולה בבקשה להסביר את יודעת להסביר, אז תסבירי חבל על הזמן, את לא שאלת אותי אם יהיה מצגת או לא, תמקדי את הבעיה המרכזית. תאמין לי שאני יודעת, אצלנו גילינו בזכות הדיונים בוועדה ש-M1 אושר, אושר באוקטובר 2022 אחרי שאנחנו הגשנו ואף אחד לא התייחס עד היום אם קיבלו לא קיבלו מה אמרנו מה לא אמרנו. במסגרת הערות שכבר הגשנו ואני חוזרת עכשיו היו שלוש חלופות שנבדקו, זה לפי התסקיר הסביבתי שלמדנו, חלופה אחת היה צריך להגיע מהיכל נוקיה או היכל מנורה, לכיוון שטח שהוא כולו מאושר לפינוי בינוי, נפסל, החלופה השנייה הייתה צריכה להיות בשטח שעובר ברובו על יגאל אלון, כדי לפגוע מינימום בבתים וזה נפסל, ומה החלופה שנבחרה? חלופה שפוגעת ב-6,000 תושבים ושליש מיד-אליהו, חלופה שחוזרת באלכסון סליחה מהנקודה ואם היינו רואים בשקופית רואים מול את שלושת החלופות ומה נבחרה באלכסון, מלאגוורדיה יגאל אלון, עד רכבת ההגנה באלכסון, כך שהיא פוגעת ב-6,000 תושבים של בתים משנות ה-50. הסטטוס של התוכנית הזאת שנייה?

וזה העצב שלי, כי ראש העיר תל אביב חס וחלילה הוא שומע נדל"ן הוא מתחבר איתם הוא כבר אמר את זה, לצערי אין לי פה נציגים כמו שהיו - - וגם בצפון תל אביב יש בעיות דומות. עכשיו מה שקרה הוא בעצם, שגם לא ידענו שזה אושר, כי אנחנו תושבים אזרחים לא בודקים כל הזמן ברשומות מה מאושר ולא מאושר, הם לא הוציאו הודעות הם לא הוציאו כלום. ואז אני באה לבעיה העיקרית, אם יבוצעו, זה אזור שלא מיועד לפינוי בינוי, כי זה בתי קרקע חלק עשו מיני וילות וכו' וכו', באתי לאחד מסגני עיריית תל אביב ואמרתי למה בחרתם בחלופה הזאת? כי ככה נגרום להם לפינוי בינוי, בלי חוצפה נאמר לי, עכשיו בהנחה שיהיה הפקעות, אז זה אונס, כבר אמר בבית המשפט העליון השופט גרוניס ב-2006, שהפקעות בכזה סדר גודל שווה לאונס, ואני לא אחזור על כל לא אצטט את כל המשפט כדי לא לבזבז זמן, אם לא ייעשו הפקעות והם יהיו תחת הלחץ, אם יתמוטטו אם יש רעשים וזה שחופרים לבניינים האלה באלכסון 40 מטר מתחת לקרקע מנהרות אז אנחנו מדברים על הפיצויים, ואז אנחנו מגיעים לדיון שהיה אתמול בוועדה, אני רוצה שיקשיב לי.

כן אני מקשיב לך, אבל חשוב שכולם יקשיבו לך כמובן,

אני מגיעה לדיונים שהיה אתמול בוועדה, שזרקו אותנו לפיצויים לפי סעיף 197 שיש לי התיישנות שלוש שנים, אבל אנחנו כבר אושר התכנית, זאת אומרת שממחר בבוקר אני מתחילה לארגן את התושבים להגשת 197 על התכנית הזה, זה התפקיד שהעמותה אתמול בלילה ב- 00:00 קיבלנו החלטה, כי אף אחד לא הודיע והם לא יודעים, אף אחד לא מפרסם את התוכנית. שאלה סתם, תני לי שנייה עוררת משהו שאני רוצה לשאול, מבחינה סטטוטורית זה סיפור אחר מחלק גדול מהדברים שנאמרו כאן, אבל סטטוטורית, אם היו ההערות והיו התנגדויות וכו' ולא התקבלו והתקבלה התקבל אישור על התוכנית שהוא היום הוא סטטוטורי, האם מייעדים את האנשים, האם איך זה עובד הפרוצדורה? אני מדבר כרגע על החלק שהוא כבר אחרי הכל, לפחות לגבי הנושא של פיצויים מה שמגיע לאזרח, מישהו יודע לענות לי על זה? ההחלטה של הוועדה בדוח החוקר שמפורטת פה להשגה, באתר של משרד הפנים מינהל התכנון זמין לצפייה ונגיש לכולם. כל תושבי יד אליהו קמים בבוקר ובודקים קודם כל באתרים מה קורה. רגע רגע בסדר, זה הולך בהרבה דברים ככה. אין הליך של הודעות אישיות. אבל סתם אני רוצה לדעת, מבחינה הסטטוטורית השעון של הנושא של פיצויים מתחיל לתקתק בעיקרון? שלוש שנים מיום אישור התוכנית. כשהתוכנית תמומש עוד 20 שנה. אוקי זאת אומרת השאלה איך זה עובד בסדרי גודל אחרים, האם יש הודעה על העניין הזה או שכל? באף תוכנית אין הודעה למתנגדים. אוקיי בבקשה לסיום כן כן את רואה אני לא שוכח אותך. אז זה כרגע אנחנו נמצאים במבוי סתום, ושלא יגידו שאין סכנות, כי בעיר קלן בגרמניה היה התמוטטות בבניית מטרו ושני הרוגים, שלא נדבר שהיו גם מקרים אחרים בהודו ובסין, אז שלא יבואו להגיד לי שדווקא מדינת ישראל יודעת לעשות את זה בלי התמוטטות או בלי סכנות,

זה מה שאני מבקשת מהוועדה הזאת. מה שאני מבקשת, שהוועדה המכובדת הזאת תיקח יוזמה, תבקש להחזיר את התוכנית שמאושר בממשלה, לשנות את התוואי בצורה שלא יעבור, שיעבור במינימום האפשרי מתחת לבתים של אנשים ולא במכוון כמו שנעשה ביד אליהו אוקיי, ושפשוט תתוכנן מחדש, הרי זה לא עשרת הדיברות, התוכנית הזאת צריכה להיפסל על פי בקשת הוועדה לממשלת ישראל,

והדבר השני שבחוק המטרו שאנחנו באים כל הזמן, יכניסו את הסעיפים של מנגנון פיצוי, לא לפי 197 כי אנחנו רואים שהוא חסר טעם, שיכניסו שצריך התוואי כל מה שהכניסו שהחוק הזה מגן על תמ"א 70, שהתוואי היא לעשות במינימום פגיעה בבתים קיימים וכו' וכו', על זה אפשר אם תיתן לי לדבר בישיבה הבאה של חוק המטרו,

כי זה בישיבה של נושא החקיקה זה משהו אחר. אבל זה המקום שכתוצאה מזה אני מבקשת להחזיר את הנושא. נכון, נכון, שאול רינד קצר. שאול רינד מפורום תושבי גוש דן מקבלים את המטרו תושבים, שלום לחברי הוועדה אני שמח לבשר לכם שזו שעה קריטית עבור מדינת ישראל, נבחרתם להשפיע ויש לכם זכות להכריע בשאלה גורלית, על פי הערכות עד שנת 2030 מטרופולין גוש דן רבתי יכיל כ-5 מיליון תושבים, ברוב המוחלט של מטרופולין ברחבי העולם המתקדם בסדר גודל הזה יש רשת ענפה של קווי מטרו לשירות הציבור, זו ההזדמנות שלכם להכריע מתי יהיה קו המטרו הראשון שיתחיל פה את הבשורה, ליצירת רשת קווים להסעת המונים בגוש דן, הרק"ל דרך אגב, קו אחד פה וקו אחד שם לא מייצר רשת, חייבים לייצר רשת של קווים. אנחנו נמצאים, אלה צילומים שאני צילמתי שבוע שעבר, אנחנו במלכוד משולש ב-2023 וגם אמרתי את זה לראש העיר, אנחנו מצד אחד בבניין מאסיבית של שכונות ענק בערי גוש דן גם בליבה, יש לנו איחור של הממשלה של כל ממשלות ישראל בהשלמת המטרו ורכבות קלות, ויש לנו מצב כרגע, זה צילמו בגבעת שמואל, פקקי ענק

באוטובוס אנחנו כמו סרדינים, וזה מצב קשה שחייבים לפתור. את זה כולם מכירים וכולם מסכימים, אוקי תודה רבה, משפט אחרון. בכנס המטרו 2019 רוני חזקיהו החשב הכללי אמר, הקמת המטרו חובה בעיניי, זה כל אזור המרכז, אם לא נשקיע בפרויקטים כאלה אנחנו בעצם נעמוד והמדינה תעמוד, אי אפשר לבצע כלום, זאב בילסקי יושב ראש הוות"ל.

זה לא צריך לצטט, תצטט אותי שאמרתי שחשוב המטרו, למה אתה לא מצטט אותי, תודה רבה. שנייה בסדר גמור. אני רוצה להציג אותם, יש פה כמה דברים שהתושבים - - אז הדברים ברורים שאתם תומכים בזה, למרות שגם אתם מבינים שיכול להיות שיש בעיה, אבל אין דבר בלי בעיות. ועד תושבים שמתוך 5,000 איש אני רוצה להקריא את שדעתם על המטרו - - לא לא לא לא אתה רוצה אתה יכול להעביר את זה לאתר, לא להפריע לי בבקשה, ניצן פלדמן התאחדות בוני הארץ בקצרה. תודה אדוני אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר, אני רוצה רגע רק לקשר את זה למשהו אחר, אני לא הולכת לדבר פה על תחנות המטרו, אני הולכת לדבר ברמה העקרונית על תמ"א 70 ועל חוק המטרו, פשוט בחוק המטרו דובר כל הזמן על העצמת זכויות, שהתכנון יהיה תואם לחוק וזה יסונכרן כל האירוע הזה. לצערנו אנחנו בתמ"א 70 רואים שזה לא קרה ככה, אין העצמת זכויות, אנחנו הגשנו חוות דעת מאוד מסודרת קצרה ומסודרת בעניין הזה, שמוכיחה שאין שום העצמה יחסית לזכויות היום, וזה היה חשוב לי לקשר את זה לחוק, כי החוק מתחילים לגבות היטל השבחה כבר מהיום, למרות שאין פה שום לא תכנון מאושר, לא סיום הקווים, וגם לא העצמת זכויות כמו שנאמר, אז רק אני אעשה את זה ממש קצר כי הגשנו כבר את כל המסמכים אז אני אסיים בזה. תודה רבה, שנייה. בינוי שפוי, שנינו בינוי שפוי. אם שניכם אז תחליטו ביניכם מי. לא, אנחנו חילקנו מסרים. אני רמת השרון, אני יכול לדבר? בבקשה דקה, דקה אתה ודקה הגברת. זה בסדר, אנחנו לא חוזרים אחד על השני.

אני אגיד לכם כבר, אנחנו נסיים עכשיו את הדברים שלכם תיכף עוד כמה דקות, ואחר כך אני אסכם, ואנחנו נעשה ישיבה נוספת שבישיבה הזאת ידברו רק נציגי הממשלה גם על ההערות של כולם כאן על כל הדברים הללו, ואם אנחנו רוצים באמת להספיק לשמוע אותם, זה לא יהיה עכשיו, לא בחמש דקות וגם עם 10 דקות אנחנו ניתן, בבקשה בדקה,

שני ענפים שבאים מצפון ומזרח מהוד השרון מתאחדים ברמת השרון, האיחוד נעשה בצורה הכי טיפשית שיכולה להיות,

לא משרתים 65% מהתושבים, במקום שהקו יעבור בצפון צריך לעבור על יד שכונת מורשה נווה מגן והדר. דבר שני הסלילה של הקו בהמשך, או שתעבור על יד בית עלמין על יד הכפר הירוק ובית העלמין קריית שאול, שמגיעים לשם באירועים של חגים וימי זיכרון קרוב ל-600 אלף איש, לא מקבלים שום שירות מהרכבת, והיא עוברת סתם בשדות לשום מקום וגם תחנה באמצע השדות. דבר נוסף הוא נוגע למניעת התחדשות עירונית ברמת השרון, כתוצאה משיהוי של תהליכי המטרו, והתשובות שכפי שראש העיר אמר מונע התפתחות של רחוב סוקולוב שהוא הרחוב הראשי, דבר שפוגע בתושבים ובעיר. ודבר אחרון שהוא יותר כללי, צריך לזכור שאנחנו נמצאים באזור מישור החוף, אקוויפר המים נמוך, נמוך זה אומר המים גבוהים, אופן החפירה כפי שהוא נעשה היום מסכן הרבה מאוד בתים, ולכן צריך לעבור רק באזורים ציבוריים שאינם בנויים. תודה, תודה בבקשה דקה. אני רק רוצה פחות או יותר לסכם אדוני, אורית בנטוב בינוי שפוי, אני רוצה לחדד כמה

קודם כל ראשי ערים שישבו כאן מדברים, אני תשומת לבכם שראשי הערים מדברים על כך שיש חלופות, כל האנשים שדיברו פה מערי המרכז הציעו להם בעבר, נת"ע אפילו הציע ברובן חלופות אחרות, תקינות טובות, יש חלופות ולא חייבים לעבור מתחת לבתים, וזה שרעננה הכי חזקה במחאה, זה בגלל שהתוואי שם הכי ארוך ויש שם הכי הרבה יחידות דיור שנפגעות. עכשיו אנחנו ביקשנו, אני לא אחזור על הצורך בנגישות בבית לווינשטיין והכל, אנחנו ביקשנו שנגישות יהיה בתוך החוק, ביקשנו כי אחרת לא יהיה לנכים תחנה, וגם ביקשנו לא נגישות תחבורתית, לא נגישות וחוק ספציפי, ואנחנו ביקשנו שבחוק יהיה גם בטיחות, אחריות ובטיחות על מפגעים, אני פשוט מתחברת למה שחבריי אמרו. אבל זה נמצא וקיים בתוך החקיקה שלנו, שאנחנו נגיע לזה גם בישיבה האחרונה, דיברנו על זה בישיבות הראשונות ואנחנו נגיע לזה. וגם מנגנון הפיצויים בבקשה להכניס לחוק. וגם על זה אמרנו ואת יודעת, אז למה לחזור על זה? עכשיו נציג המל"ל? לא משנה הלך הלך, רגע שנייה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ביקשה,

אני פשוט צריכה להיות בוועדת החוקה הסמוכה. בקצרה רק. כן אני לא ארחיב, אני בטוחה שאין לנו פתרון אחר, עם כל ההתנגדויות, עם כל הזעם, עם כל האי הסכמות, עם כל הוויכוחים אין פתרון אחר וכולנו מכירים את זה וכולנו באותה סירה, אין משהו אחר ואנחנו רואים את זה בעולם וחבל שזה לא קרה לנו 40 שנה קודם, כאילו אם זה היה קורה לנו 40 שנה קודם, חלק מהבעיות של היום לא היינו היום מדברים. מטרו זה לא רק התניידות זה גם כן השקעה אדירה לכלכלה, צריך לקחת את זה בחשבון ולדבר על זה, זה גם כן תעסוקה,

גם כאן תעשייה, זה גם כן פתרונות דיור חד משמעית, כי אם אנחנו רוצים לטפל בבעיות הדיור ולקרב את הפריפריה הגוש דנית ליותר למרכזי התעסוקה אין משהו אחר, ואגב גם פריפריה כללית כי בתוכנית זה מתחבר הכל, יש שבע תחנות משולבות שלשמה מגיעות רכבות ומשם אנשים יכולים להתנייד, אתה יכול באמת לגור במקום מרוחק ולעבוד איפה שיש תעסוקה. אז כן יכול להיות וסביר להניח וסיכוי סביר, יכול להיות שיש פגיעה בפלוני אלמוני כפרט, לפחות בטווח הבנייה בוודאות, לא נעים לגור באתרי הבנייה, אבל אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך לילדים לנכדים למדינת ישראל, זה חד משמעי אין משהו אחר, עוד לא מצאו, המכונות של אילון מאסק עוד לא עפים באוויר. יש חלופות, יש חלופות.

להפריע. לגבי החלופות, אני רק רוצה להזהיר ויושב ראש מודע לכך ואנחנו דיברנו על זה, וגם שאני קידמתי את החוק בכנסת הקודמת מאוד נזהרתי, כי בפרויקט הזה יש הרבה אינטרסים, בתוואי זה גם עניין כלכלי ויש פה הרבה הרבה אנשים שקשורים לעניין, והנושא של התוואי אדוני היושב ראש, אנחנו כמובן ובהחלט צריכים וחייבים לשמוע ולהקשיב לאנשים, אבל הנושא התוואי זה לא בסמכות הוועדה, וזה לא בסמכות שלנו, אנחנו יכולים להעיר אנחנו יכולים - - לא היית פה בדברי הפתיחה שלי.

אני סומכת עליך שאתה מכיר את הגבולות הגזרה, אבל שלא יהיה פה אתה יודע שזה לא יגלוש למקומות הבעייתיים, ושזה לא, ושלא ייקחו את זה גורמים פוליטיים לשימוש ציני, שאנחנו גם כאן ראינו את זה.

ושאלה אחרונה ביקש רגע דקה שנייה, בוא נגיד אני אתן לך אני אתן לך רעיון. רגע אני לא אמרתי לך תודה, קטעת אותי, לא אמרתי לך תודה רבה, ואנחנו רואים הרבה דברים עין בעין בפרויקט הזה, תודה רבה.

עכשיו אני אומר את הדבר הבא, אנחנו נעשה ישיבת המשך, שבישיבת המשך אנחנו נקבל את התשובות, שוב עד כמה שניתן תכף אני אפרט למה אני מצפה, יוליה זה מפריע לי כרגע. אולי זה אתה תשמע, מאוד חשוב להביא את פתרונות תעסוקה לערים כמו אלעד, אי אפשר לדבר בפתרונות תעסוקה במיוחד לחברה

שהיא בדרך לדגל התורה, אתה רוצה עוד פעם לשתות קפה בסוף הישיבה? תקשיב זה לא מעניין אותו הוא יגיד עכשיו בהסכם קואליציוני. אבל זה כתוב אדוני. בוודאי אני גאה בזה. תקשיב שב שב, אל תדבר איתו גם ראש העין כתובה אבל לא משנה, אבל אתה אין לך זכות דיבור זה הכל, ולכן אני גם אומר, אותם אלה, אני מבקש שלא הספיקו לדבר עכשיו, ירשמו אצל מנהל הוועדה, יש שלושה ארבע שאני רואה שלא דיברו, יירשמו ובישיבה הבאה הם ידברו. הישיבה הבאה תהיה הצגה של הממשלה על הדברים שקיימים כרגע על חשיבה נוספת, על השלמות שצריך להיעשות,

הרציונל שבדברים שנמצאים כרגע, אני יודע שיש רגישות שלא להיכנס להחלטות של החוקרת, אבל עדיין מישהו הגיש את התוכניות האלה, מישהו צריך לעמוד מאחוריהם ולהסביר את הרציונל שלהם, החוקרת תפקידה לשמוע את הציבור ואת ראשי הערים כמובן, ולשמוע אני מתכוון בכל דרך שהיא, בכתב בעל פה או בכל צורה שצריך להיות, ולתת את ההתייחסות שלה ואת ההמלצות שלה, כי בסוף שוב מי שיקבל את ההחלטה זה מליאת הוועדה ולאחר מכן הממשלה לכשתאשר אותם את הדבר הזה. ולכן ההליך הזה למרות שהוא קצת ברח לנו בצורה הזאת והאחרת זה בסדר, צריך לתת לציבור להוציא את הדברים, צריך לתת לראשי הערים לומר את דבריהם, לפעמים יש גם תקופות שהם קצת בעייתיות ערב בחירות, אז יכול להיות שיש ראשי רשויות שהעדיפו לא לבוא או לבוא או לומר את הדברים, לא כולם אמיצים כמו

נבחן את זה במבחן התוצאה, רגע רגע חבר'ה שנייה אני לא יכול לדבר שכולם עושים לי ככה עם הידיים, - - מה של ערים אחרות? אז הרצליה רגע רגע זה דקה דקה אנחנו נאריך. לא שתדע מי - - שב בשקט יש גבול גם לחוצפה, יש גבול. כן הרצליה אם פספסנו ובסוף אני זוכר אותך, וגם בת-ים, בבקשה הרצליה, אנחנו נאריך את הדיון בעוד כמה דקות, אני רוצה פשוט שהממשלה תשמע, לא רק שאני אשמע.

שמי אריאל תושב הרצליה, אני פשוט אגש ישר לעניין כי מדברים פה על התוואי, אז מדובר בתחנת רכבת רעננה מערב והחיבור שלה למטרו, אז קודם כל השם הזה - - כבדה. הרכבת הכבדה, השם הזה של התחנה הוא מאוד מטעה, היא לא נמצאת ברעננה היא נמצאת בגבול שבין הרצליה לרעננה, וזאת חוצפה. עוד דקה הוא בחוץ אני אם עוד פעם אחת, אז תצא החוצה,

כן, כן. אבל תיתן לכולם להתפרץ, לנכים אין תחנה אבל לחרדים יש. צא החוצה אתה לא שווה תגובה, צא החוצה חצוף לחרדים יש,

פעם הוא חרדי פעם הוא לא חרדי תלוי בזה, פעם הוא ליכוד הוא עבר כבר לעבודה הוא כבר חוזר למרץ, גם לסבלנות שלי יש גבול. אז בעניין תחנת רעננה מערב, היא נמצאת בדיוק בגבול בין רעננה להרצליה, וזה שאין לה כניסה מהרצליה זאת בושה וחרפה, ואני בתור תושב הרצליה אני לא רוצה שזה יחזור לעצמו עם המטרו, המטרו לתחנת המטרו המתוכננת אמורה להיות, אני רוצה להבהיר, אני בעד התוואי המוצע, אני רוצה שהתחנה, תחנת המטרו תהיה נגישה גם מהרצליה, זה פרויקט - - אין תחנות בהרצליה? יהיו תחנות בהרצליה, התחנה הזאת היא מתוכננת צמוד אליה והיא צמודה - - היא כאילו עכשיו בתפר והיא משרתת רק את? כן אין כניסה מכיוון הרצליה. כל הרצליה מעוכבת, כל הרצליה מעוכבת. זה נכון בגלל ההתנגדויות האלה, גם גם אנחנו איך סלח לי על הביטוי נדפקים - - אבל הם אמרו שזאת לא הסיבה. אל תתערבי בבקשה, הוא לא הפריע לך. אבל הם אמרו אחרת. אבל הוא לא הפריע לך. כן אני משלם דמי חבר - - לא לא אל תענה לך תדבר, משפט סיום. אז בצמידות לתחנת הרכבת ולמטרו אמורה לקום שכונה בצפיפות גבוהה, וזו תהיה בכייה לדורות אם לא תהיה גישה. כניסה משני הצדדים. ואם לא תהיה גישה מהרצליה זו תהיה בכייה לדורות, תודה רבה.

אני שון סיאונוב רכז תחבורה בארגון עיר לעיר וזו הדעה שלנו, שינוי בתוואי המטרו מתעכב מעכב את סיום התכנון והתחלת שלב הביצועים בפועל, אנו בני הנוער והצעירים בארץ מתנגדים לכך בכל תוקף, הגיע הזמן לזרז את קידום המטרו, והגיע הזמן שנתנייד במערכת הסעת המונים כמו שאר המדינות ברחבי אירופה. ולכן אנו פונים אליכם בדרישה, לזרז ולקדם את פרויקט המטרו במדינת ישראל, למען עתיד תחבורתי טוב יותר ולמען עתיד המדינה. תודה רבה ולקריאה הזו אני מצטרף, תודה רבה שאת מפריעה לי שוב, לקריאה הזאת אני מצטרף ומייחל ומקווה שתהיה החלטה באיזה שהוא שלב של החוקרת, שנוכל מה שנקרא, זה לא החלטה שוב זה המלצה, ושיהיה גם באמת את הדבר הזה כי באמת אי אפשר. עכשיו מצד אחד אני שמח ומקווה שאכן הקולות שעולים מהשטח נבדקים ונשקלים וכו', בסוף ההכרעה היא של המועצה הארצית, והמועצה הארצית מורכבת ממשרדי הממשלה וכל האחרים. אני לא רוצה לשמוע אתכם חצאים בחצי משפט ואני לא רוצה עכשיו וזה, אנחנו נעשה ישיבה שבה נשלים אולי אחד או שניים, אל תפריע לי עכשיו אל תפריע לי, ישיבה אחת או שניים, אדם אחד או שניים שלא הספקנו לשמוע כאן שיירשם עכשיו, והישיבה תהיה באמת רק תשובות שלכם. ראש העיר ביקש לשאול שאלה, קצרה. לי נראה שמה שחסר פה זה איזה סוג של בעל בית, כמו שהיה פעם אביגדור יצחקי או מישהו, צריך לשים מעבר ליו"ר הוות"ל או לכאלה, מישהו שזה - - אני תפוס. אבל אנחנו אוהבים אותך פה, באמת שיהיה בעל בית שרץ בין כל הגופים, שמתאם את כולם, סוגר את כל העניינים ומנהל את האירוע, 200 מיליארד שקל כל הערים בגוש דן. זה שאלה ארוכה. שימו בעל בית. רגע אני רוצה קודם כל, אני אתן לך משפט סיכום, אבל אני מבקש דקה, אני מבקש לישיבה הבאה, מינהל התכנון, משרד התחבורה כמובן ומנהל התכנון, אני מבקש אותם מקומות שדובר עליהם עכשיו, לבוא עם מפות קצת יותר גדולות שמציגות לנו את העניין, לתת את הרציונל שהיה, בואו אל תיכנסו כרגע למה יהיה או לא יהיה, אתם גם בתוך העניין הזה. אבל ואני רוצה גם לדעת, האם החלופות, ראש העין ואלעד אתם מפריעים לי, מה זה חרדים מפריעים כל הזמן, ראש העין נהיית החרדים בשביל הבחורצ'יק ההוא. אני רוצה גם לדעת מה העבודה שנעשית לגבי התוואי שמה, מה העבודה שנעשית ברמת השרון, מה העבודה שנעשית במקומות הללו של הבדיקות שאתם עשיתם, שוב עד כמה שאתם בעניין הזה, ואני רוצה לשמוע את הרציונל שלכם, מתוך זה אנחנו נשאל שאלות, נעביר דברים, זה יגיע בסוף הרי לדיון גם במועצה הארצית, בשונה מתוכניות אחרות שלכאורה המצב הסטטוטורי שלהם הוא שונה, זאת הבקשה שלי לישיבה הבאה, לבוא עם המקומות שדיברו עליהם, לתת את הרציונל, לתת את מה שאתם יודעים להגיד על העניין הזה, את הבדיקות שלכם, את החלופות לבעיות שעוררו, עוררו פה בעיה מסוימת על מקום מסוים, אז נגיד שהמטרו לא יכול לעבור שם כי אחד,

אבל מה החלופה איך זה מתחבר מה הולך לקרות? אני רוצה את כל המנעד הזה לישיבה הבאה, שאתם תהיו בה הכוכבים הראשיים, אם כמובן יהיו אחר כך שאלות בסוף אבל אתם שמה תבואו, ואני מבקש לבוא רק עם על כל אזור עם המפה שלו מסודרת גדולה,

לקצרי ראייה, רצית משהו לסכם? אוקיי אם ככה הישיבה נעולה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:41.